לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2748/18 וכלה בהצעת חוק פ/2756/18, הצעת חוק לקידום דיור בר-השגה, התשע”א 2010,

לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת בדבר חלוקת סעיף 31 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע”א 2010. המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים: 1. עיסוקים נוספים של העוזרים הפרלמנטריים, 2. עדכון שכרם של העוזרים הפרלמנטריים. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בנושאים: עיכוב ביישום חוק החסכמים, של חבר הכנסת חמד עמאר, מצוקת הדייגים נוכח הצטמצמות הדגה בים התיכון, של חבר הכנסת דב חנין. תודה. אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, מדינת ישראל ידעה מערכות לרוב. ידענו מלחמות ודם, ידענו טרור ושכול, ידענו כבר יגון לאומי לרוב. שילמנו, ועודנו משלמים, בטובי אנשינו, בנינו ובנותינו, למען עצמאותנו ולמען קיומנו בארץ הזו. ואולם במערכה כזאת טרם עמדנו, וקרב איום ונורא באיתני הטבע, כפי שהיה בימים האחרונים, עד כה לא ניהלנו. מכובדי, מספרם של הנספים עלה ל-42, כאשר הבוקר התבשרנו על מותה של תת-ניצב אהובה תומר, מפקדת משטרת חיפה, שחירפה את נפשה למען הצלת חייהם של אחרים. 42 הנספים בקרב מול האש הנוראה הם 42 נופלים במערכות ישראל. בדמם של כל נופלי מערכות ישראל חיינו, ובדמם של 42 הנספים הללו אנו חיים. אקרא בשמותיהם של הנופלים. סגן-גונדר רפאל אלקלעי, סגן-גונדר בוהדנה פביולה, מישר וואסים אבו-ריש, מישר טופז אבן-חן קליין, מישר חנן אוחיון, מישר כפיר אוחנה, מישר ענבל אמויאל, מישר ביבר שאדי, מישר רועי ביטון, מישר ירון ברמי, מישר מאור גנון, מישר דימיטרי גרשטיין, מישר שמעון דיין, מישר קיריל דרמן, מישר ערן ויזל, מישר חגי ג'ורנו, כלאי כפיר חן, מישר עאדל טאפש, מישר איילה יפרח, מישר רמי ישראלי, מישר אפרת כהן, מישר אבירם לוי, מישר מוריץ לוי, מישר איליה לנגמן, מישר טניה לנסקי, כלאי אוריאל מלכה, מישר אוסאמה נעאמנה, מישר יקיר סוויסה, מישר איאס סרחאן, מישר אושרת פינטו, מישר חגי פנקר, מישר רונן פרץ, מישר סיום צגאי, סגן-גונדר ד"ר דימיטרי קוזלוב, מישר ולדיסלב רחמימוב, מישר אברהם נח, אורי סמנדייב, אלעד ריבן, דוד נבון, תת-ניצב ליאור בוקר, סגן-ניצב יצחק מלינה, תת-ניצב אהובה תומר. חברי הכנסת, נעמוד עתה דקה דומייה לזכרם.

לשבת. משפחות אבלות, יתומים, אלמנות, אבות ואמהות כואבים, ברגע זה, שאין איום ונורא ממנו, אנו שולחים תנחומינו והשתתפותנו ביגונכם המר. בבתי-החולים עדיין נאבקים על החלמתם של פצועים מן האסון,

כולנו כאחד, שולחים להם ברכת החלמה מהירה ומחזקים את ידי המשפחות ברגעים הקשים הללו. יהי זכרם של הנופלים ברוך. הכנסת תייחד את דיוניה היום לטרגדיה הנוראה שפקדה אותנו, ואני מברך את הממשלה על כך שבחרה ליטול חלק מהותי בדיון זה. אני פותח בזה את הדיון בהודעת הממשלה, ומזמין את השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ לבוא ולשאת את דברו בשם הממשלה, כהודעה מטעם הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש הממשלה, חברי השרים, אך לפני זמן קצר נודע לי כי מפקדת משטרת חיפה, תנ"צ אהובה תומר, אשר הכרתי והערכתי אותה אישית 20 שנה, נפטרה הבוקר לאחר מאבק עז על חייה, אשר לצערי הרב כשל. אהובה היתה סמל ומופת לדורות של שוטרים. אשת חיל אמיתית, מפקדת נערצת, שוטרת בכל רמ"ח איבריה. אני עומד כאן ומרכין ראש לזכר חברתי משכבר הימים. כמו כן אני רוצה להביע תנחומי הכנים למשפחות האבלות על 42 ההרוגים. העם כולו מזדהה עם כאבכן ועם גבורת הנספים. הבוקר הוריתי לבדוק את האפשרות לגיוסו של נהג האוטובוס, דוד נבון, זיכרונו לברכה, כאיש מילואים בשירות בתי-הסוהר. אתם, לוחמי זרועות ביטחון הפנים של המדינה, מטובי בניה ולוחמיה של הארץ הזאת, אתם המצפן האנושי של עם ישראל. גיבורים הייתם וגיבורים תישארו. נדאג להנציח את שמכם לעד, כדי שהדורות הבאים ידעו ויספרו על חבורת זכי הנפש אשר מסרו נפשם על מנת להציל חיי אחרים. אתם, שרצתם אל מול האש על מנת להציל חיים, אתם אלו שספגתם את חום הלהבות. באתי לכאן היום כדי לעדכן את חברי הכנסת על האסון בכרמל, שרפת היער הגדולה ביותר שידעה מדינת ישראל. למעלה מ-42,000 דונם של חורש עלו בלהבות, כ-5 מיליון עצים. האירוע החל ביום חמישי האחרון, לפני כארבעה ימים. הגורם לשרפה עדיין בחקירה. נכון לרגע זה, לאחר שקיימתי היום בבוקר הערכת מצב בכרמל, אני יכול לומר לכם כי ההר מפויח ועדיין יש עשן ומוקדים חמים במספר מקומות, אבל רוב השטח כבר כבה ושקט. להערכת גורמי המקצוע, ייקח עוד ימים אחדים עד אשר יסתיים סופית המבצע לכיבוי מוחלט של מוקדי שרפה קטנים אלו, שכולם בטיפול ובפיקוח כוחות הכיבוי הקרקעיים. ביום חמישי, 2 בדצמבר 2010,

עודכנתי על שרפה שפרצה בכרמל. בשעה 15:00 לערך, לאחר שעודכנתי על החלטת נציב שירות בתי-הסוהר לפנות את כלא "דמון" בכרמל, יצאתי לשטח במטרה להצטרף לנציב שפיקד על מבצע הפינוי. במקביל עודכנתי כי המשטרה הורתה על פינוי האזרחים מבית-אורן והסביבה ועל החלטת נשיא אוניברסיטת חיפה לפנות מיידית את האוניברסיטה. כל ההחלטות הראשונות הללו היו נכונות מאוד, ובמבט לאחור אנו יודעים היום שהצילו חיים רבים מאוד. פרטים ראשונים על אסון האוטובוס התקבלו כאשר כבר הייתי באזור, והיה ברור מיידית כי אני נוטל את האחריות לניהול האירוע ברמה הלאומית. על כן הודעתי לכלל הגורמים, כי המשימה עתה מתמקדת בהצלת חיי אדם, בכיבוי השרפה ובמניעת פגיעה נוספת בחיי אדם. ברצוני להדגיש כי שרפות יער ענקיות שונות בתכלית מדלקות שגרתיות. הכבאים עשו ועושים עבודת קודש, תוך חירוף נפשם, אבל בשרפה מסוג זה רק מטוסי כיבוי יכולים להכריע את האש. הדרך היחידה לפעול היא שילוב של כוחות קרקע עם כוחות אוויריים, מקומיים ובין-לאומיים כאחד. לאור זאת פעלו ראש הממשלה ושר החוץ לגיוס למעלה מ-30 כלי טיס, שהגיעו ממדינות העולם. זאת בנוסף ל-12 המטוסים הישראליים הקטנים, שעשו עבודה מצוינת. לאור ממדי השרפה נכנס אתמול לפעולה מטוס הענק, ה"סופר-טנקר", שנשכר מחברה אמריקנית. במשך יותר מארבע יממות ניהלתי את המבצע, כשהמטרה העיקרית הינה הצלת חיי אדם, כיבוי האש ומזעור הנזקים. תשעה יישובים בסיכון, שפונו כולם או חלקם, בהם שכונות בטירת-כרמל, שכונת דניה והאוניברסיטה בחיפה, שכונה בעוספיא, קיבוץ בית-אורן שספג מכה קשה, קיבוץ ניר-עציון, המוסד החינוכי "ימין אורד", שגם ספג, היישוב עין-חוד, כפר האמנים בעין-הוד, שספג מכה קשה, מושב מגדים, קיבוץ החותרים, גבעת-וולפסון ובית-המלון "יערות הכרמל". בסביבות 12,000 איש פונו מבתיהם.

כמו כן פונו כלא "דמון", כלא 6 והכלא "כרמל". למעלה מ-1,500 אסירים פונו והועברו למרכז הארץ. ניהול ושליטה במבצע מורכבים כאלה מחייבים עבודה בשיתוף פעולה מלא ותשומת לב מהפרטים הקטנים ועד לתמונה הלאומית הכוללת. במהלך כל ימי המבצע קיימתי הערכות מצב, יחד עם נציגי כוחות הביטחון, זרועות ההצלה, עדכונים שוטפים, ביקורי חולים, ביקורים בחפ"קים וביקורים של שרים, ובראשם ראש הממשלה שביקר מספר פעמים. ממדי השרפה עצומים, הפגיעה בנפש וברכוש, עוצמה וממדים שלא ידענו עד כה. כתוצאה מהשרפה נפגעו, בהערכה ראשונית, בעין-הוד, ב"ימין אורד" ובבית-אורן כ-250 יחידות דיור, 74 יחידות דיור ובתים נשרפו כליל, ועוד 173 נשרפו חלקית. אומדן ראשוני של הנזק לבתים, מעל 120 מיליון, לא סופי. האסון הוא כבד ונורא, אבל האסון הכבד הוא בחיי אדם. אך יחד עם זאת אי-אפשר להתעלם מההתגייסות הבין-לאומית הרחבה למען מדינת ישראל. לא ניתן להתעלם מברית אזורית, כמעט ספונטנית, שנרקמה בינינו לבין שכנותינו, מתוך הבנה שכולנו גרים באותה שכונה. הירדנים, המצרים, הטורקים, ואף קלטנו שלוש כבאיות מהרשות הפלסטינית, שגם אם תפוקתן לא שינתה את כף המאזניים המבצעית, אין כל ספק שמשקלן התבטא בזירה האחרת, החשובה לא פחות, הזירה המדינית. לעתים רק סיטואציה אנושית שכזאת מנתצת חומות של ציניות, של יריבות, לחימה והרס. אני לא רוצה שנשכח את יוון, את צרפת,

הולנד,

ארצות-הברית,

איטליה, אזרבייג'ן, קפריסין, שוויצריה, ועוד רבים וטובים שהוכיחו שיש לישראל קואליציה רחבה יותר ממה שנהוג לחשוב עד היום. בהזדמנות זאת אני רוצה לפנות באופן אישי אל כלל הכוחות המופלאים שתרמו למבצע הזה, ונתחיל עם השב"ס, שירות בתי-הסוהר. הארגון הזה ממושמע, חרוץ, עוסק בעבודה קדושה של טיפול במה שחלק מאתנו רואים או מכנים "החצר האחורית של המדינה". הארגון עבר אירוע קשה מנשוא. סוף כל סוף נתפנה להתאבל על יקירינו, על בנינו, על בנותינו, על לוחמות ולוחמים. לאחר האבל נתפנה לשיקום ההריסות, להנצחת דור קצינים שלם שנעלם כלא היה. כל הקורס כמעט אבד. נתפנה לאיחוד השורות מחדש בראשותו של נציב שירות בתי-הסוהר, רב-גונדר בני קניאק. לכבאים. 450 כבאים עם עשרות כבאיות וצוותי שליטה. אותם הכבאים אשר חירפו נפשם במשימה וניהלו קרב פנים אל פנים, כן, קרב פנים אל פנים, עם איתני הטבע. רוח האדם ניצחה את קרבם של לוחמי הלהבות. לרב-טפסר שמעון רומח, אני מודע לכך שארגונך יעבור שינויים ותחקירים אין-ספור בחודשים הקרובים, אך אני פונה אליך ואומר לך באופן ברור, כי אני קובע שדבר אחד אינו דורש, לא ועדת חקירה ולא הפקת לקחים, והוא גבורתם של לוחמיך הכבאים. לשוטרים. כוחות המשטרה ומשמר הגבול מנו כ-450 שוטרים אשר פעלו במבצע. מה נגיד ומה נאמר על טובי לוחמינו, שהגיעו לכל נקודה, השתתפו והיו לשובר שוויון בכל הקשור להצלת חיים ונפש, ועל העזרה לכיבוי האש, שניהלו מערך תעבורתי אדיר ממדים תחת אש. למפכ"ל דודי כהן, למפקד המחוז ניצב שמעון קורן, למפקד המרחב רוני עטיה, אתם המנהיגים למופת, שהייתם והקרבתם את חייכם. לצה"ל, לחיילי המילואים. כ-1,000 חיילים, חיילים מפיקוד העורף, חיל האוויר, אשר הפעיל חפ"ק משולב לשליטה על 41 כלי טיס מ-11 מדינות שונות. במבצע האווירי המורכב והמסובך הזה הוטלו כ-9,000 טון מים עם חומרים מעכבי בעירה, וזאת ב-635 גיחות, כ-1,500 סבבים. כמו כן אני מודה לשר הביטחון אהוד ברק, לרמטכ"ל רב-אלוף גבי אשכנזי שהיה לצדי מהדקות הראשונות. לאלוף פיקוד העורף יאיר גולן,

העזרה המהירה, יכולת הפיקוד ושינוע הכוחות, יכולת הארגון והניהול והיכולת המבצעית המדהימה שהפגנתם. חיילי צבא-ההגנה לישראל הוכיחו שוב שהם טובי לוחמינו, טובי הלוחמים שנמצאים בחברה. לאנשי מגן-דוד-אדום. 16 אמבולנסים, צוותים, חפ"ק, מרכז פינוי. תפקידכם הכמעט קדוש, מתן סיוע להצלת חיי אדם, הוכיח יותר מתמיד את החשיבות בכשירות המבצעית בכל עת ובכל זמן. ארגון לוגיסטי אדיר, פרמדיקים אשר רצים אל תוך עמודי האש ומחלצים לאחור, מגישים סיוע רפואי תחת עשן קרב, וכל זאת תוך כדי מסירות אין-קץ. הארגון רח"ל, אשר הוקם לאחרונה, הפעיל חפ"קים ועדכן ברציפות מהשטח. קרן קיימת לישראל, הצוותים הרבים בשטח, עם המטפים ועם הכבאיות. רשות שמורות הטבע והצוותים, כולל הפעילות הראויה לציון בחי-בר. אנשי זק"א, אנשי "איחוד הצלה", כוחות התנדבות, בעצם כל אזרחי מדינת ישראל. גם גדולי המשוררים והסופרים לא יצליחו לכמת במלים את הרוח שלכם. אתם האנשים אשר מייצגים את עם ישראל. אתם אותם אנשים אשר מחזירים בכל פעם עטרה ליושנה. אתם מעניקים בכל פעם מחדש את המשמעות ל"שבת אחים גם יחד". יישר כוח לכולם. היינו עדים לתופעת ההתגייסות הכללית של העם כולו ברגע מכריע של ערבות הדדית והתגייסות משותפת. עובדי העיריות והשלטון המקומי, אתם ההוכחה שמדינת ישראל מסוגלת להפיק לקחים וליישמם בשטח. אתם הראיתם שלקחי מלחמת לבנון השנייה תוקנו, יושמו כהלכה, שיתוף הפעולה,

ההנהגה שלכם, היו מדהימים. ראש עיריית חיפה, ראשי מועצת עוספיא ודאלית-אל-כרמל, ראש עיריית טירת-כרמל, ראש המועצה האזורית חוף-הכרמל, לכם אני מודה על האחריות והעבודה המקצועית. לנשיא אוניברסיטת חיפה, הפרופסור אהרן בן-זאב, תודה אישית לך ולצוותים המקצועיים אשר נתנו כל מה שנדרש ומעבר לכך. לחברי שרי הממשלה, אני מודה לכם על השותפות ועל העזרה, לשר החוץ על הסיוע הבין-לאומי, שר התשתיות, שר החינוך, שר הרווחה, שר המדע והטכנולוגיה, השר לאיכות הסביבה, שר התקשורת ויתר השרים שבאו, הרימו טלפונים, הפגנתם נוכחות והעברתם מסר לעם: לא נפקיר אף אחד. ויותר מכול,

ראש הממשלה בנימין נתניהו, החיזוק שלך היה קריטי למערכה. מערכת האמון שנתת בי והמנהיגות שלך תרמו רבות להשגת המטרות, ועל כך אני מודה לך באופן אישי. אין ספק שמערך כיבוי האש במדינת ישראל לא יכול להישאר בצורתו הנוכחית ובתקציבו הדל כפי שהיה ב-20 השנים האחרונות. הארגון יעבור רוויזיה, כזאת או אחרת, אין מנוס מכך. אך עם זאת, ארצה לנצל במה זו על מנת לפנות ולהישיר מבט לעיני כל אותם פטפטנים, ברברנים, ציניקנים, הבוחשים בקלחת של שמועות. אני שמח על כך שלא נתנו לכם כמעט אף הזדמנות להפריע בדיבורים חסרי אחריות בזירה של אותם הכוחות, אצילי הנפש, אשר פעלו בשטח. לכל אורך המבצע, מרגע שלקחתי פיקוד על המתרחש בשטח ועד לרגע שבו החזרתי את המקל למפקדים בשטח, לא ויתרתי על עיקרון אחד: שקט מכבים. לא נתתי את ידי להאשמות, לקריאות ריקות מתוכן, או להשמצות פומביות בזמן שבנינו נלחמים באש, באש הגיהינום. עכשיו אותיר לכם את הבמה, במת ההתגוששות הבזויה, על מנת שתגיעו לסיפוקכם. לא נותר לי אלא לקוות שכל המסקנות, תהיינה באשר תהיינה, יסייעו לרב-טפסר שמעון רומח, נציב כב"א, לפתח את ארגונו לרמה עילאית, כפי שמגיע לו ולארגון. ולסיום אסתפק במשפט אחד: חג חנוכה זה ייזכר לדיראון עולם על רקע האסון, אך מדינת ישראל ואזרחיה, דווקא בזמנים אלה, ביחד עם ידידותינו בזירה הבין-לאומית, גילו לכולם, אך בעיקר לעצמם, את משמעות חג החנוכה, היציאה מן החושך אל האור. בפנייה אישית לעם ישראל אני רוצה להגיד: רק כשרואים את החושך, יכולים לדעת אור מהו.

אדוני השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ, תרשה לי להביע רחשי לבם של רבים מאזרחי ישראל ולמסור לך בשמם את התודות הרבות ואת ההערכה הרבה לך, ובאמצעותך לכל הכבאים, לכל השוטרים, לכל המתנדבים ולכל העושים במלאכה. פעולתך תיזכר בפעולת הגבורה של תולדות העם בישראל. תודה רבה לכם.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו נפתח עכשיו בדיון, אם כי נדמה לי שכבוד השר לביטחון פנים לא הזכיר גם את העם הטורקי והממשלה הטורקית. על כל פנים, אולי השמיעה הסלקטיבית, יפה. אני לא שמעתי, אז אני שמח שאכן הזכיר. ובכן, ראשון הדוברים, חנא סוייד, בבקשה, הוא ראשון המגישים של הצעות לסדר-היום מס' 4391, 4395,

ולאחר מכן נעבור לדיון אישי בעקבות הודעת הממשלה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת חנא סוייד,

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, ראשית כול, אני רוצה להביע צער ולהשתתף באבלן של כל משפחות הנספים. אני עדיין לא הפעלתי את השעון. רבותי, אנחנו רוצים, מכובדי השר לביטחון פנים, מכובדי, מכובדי חברי הכנסת, אני מבקש לא להסתופף לרגלי הבמה ולאפשר לחברים לומר את דברם, כל אחד לפי תורו. בבקשה, אדוני. אני רוצה להביע צער ולהשתתף באבלן של משפחות הנספים, אם מדובר בשוטרים, או בסוהרים, או באזרחים, ואני רוצה כמובן לשלוח איחולי החלמה לפצועים שנמצאים בבתי-החולים ומקבלים טיפול. אני שולח ברכות לכל הצוותים שנאבקו באש. אני מצר על אובדן ערכי הטבע היקרים והנדירים כתוצאה מהשרפה הענקית,

אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד, עם כל ההערכה לצוותים, לשרים, לראש הממשלה, אי-אפשר להפסיק את הדיון בנקודה הזאת, עם כל הרמיזות שמי שרוצה להעלות איזה ספקות, או שאלות, או ביקורת, כאילו זה מחוץ למחנה. אי-אפשר לנהל מדינה בצורה הזאת. מתוך דיבור עם הרבה אזרחים, יהודים וערבים,

ההרגשה היא כמו אחרי מלחמת לבנון השנייה, ב-2006. יש הרגשה בקרב הציבור הרחב שיש התרסקות של קונספציה, שיש פספוס אדיר. אנשים האמינו במשהו, ובסופו של דבר מתברר שכמעט שאין. ועולה השאלה, איפה העושר של מדינת ישראל מושקע, לאיפה הולך כל הכסף שמדברים עליו כאן, באוצר, כל הזמן, על צמיחה באחוזים אלו ואחרים ועל הכנסות מדינה שהולכות ומתרבות. לאיפה הולך הכסף הזה אם הוא לא מושקע, ולו החלק המינורי שלו, בשירותים שהם שירותי חירום, שירותים מינימליים של הגנה, של מלחמה באש ושל הגשת סיוע לאוכלוסייה שהיא בצרה? לאיפה הכסף הזה הולך? הרי אנחנו יודעים שמטוס קרב אחד מספיק לכל הכספים וכל ההשקעות שכל הממשלות בשנים האחרונות לא השכילו להשקיע. אנחנו מדברים, וחייב לעלות פעם אחת העניין של אחריות מיניסטריאלית, האחריות של הממשלה. לא יכול להיות מצב שעכשיו כולם טפלון, אף אחד. קרה מה שקרה, בוא נסגור חשבון, בוא נתקדם הלאה, נפריח כמה ססמאות. גם כשראש הממשלה ביקר, עם כל הכבוד, והצטלם יפה והציב יעדים, זה בסדר גמור, אבל זה לא מסיים את הוויכוח הבסיסי, במה משקיעים ומה היחס של המדינה לשירותים הבסיסיים, לביטחון הבסיסי של האוכלוסייה. אולי חושבים שכאילו הביטחון וההגנה של האזרחים במדינת ישראל הם מכיפה זו או מכיפה אחרת, ולכן לא צריך להשקיע בשירותי חירום קונבנציונליים. זו קונספציה מוטעית, שהגיע הזמן לעזוב אותה ולגשת באופן רציני להעריך סיכונים באופן אסטרטגי וכוללני. בשארית הזמן שנשאר לי, אדוני היושב-ראש, אני רוצה גם לנגוע בעניין התגייסות המדינות מהעולם לסיוע מיידי. אנחנו בשבוע שעבר עמדנו כאן בכנסת, וחלק מחברי הכנסת ומחברות הכנסת דיברו על כך שהבעיה עם העולם זה לא מה שמדינת ישראל עושה, לא המדיניות של הממשלה, אלא עצם קיום ישראל. זה בעצם היה הדיון או קו פרשת המים בין שתי גישות. וטענו שכל מה שנעשה מגונה בעיני העולם, והעולם לא מסתכל אפילו על המדיניות שלנו, הוא נגדנו, הוא אנטי ישראל. מההתנהגות של מדינות עולם, מהקשרים שראש הממשלה דיווח עליהם, מההיענות המיידית של מדינות שנחשבות אויבות בעיני ההנהגה במדינת ישראל, אני אומר שהגיע הזמן, גם בעניין ההערכה האסטרטגית, מי אתנו, מי נגדנו, כשמדינה בעולם מעבירה ביקורת על המדיניות של ממשלת ישראל, לא צריך לקחת את זה שזה נגד מדינת ישראל. ואני חושב שזו ההוכחה הניצחת ביותר, שגם מדינות כמו טורקיה, שלא חסכו בביקורת עליהן בחודשים האחרונים, חשו לעזרת מדינת ישראל בשעה קשה זו. לסיכום דברי, אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריך להתקיים באמת דיון מעמיק בכל הסיכונים שהיו בתקופה הזאת, והממשלה חייבת לתת מענה ולא יכולה לברוח מלהתמודד, ובמיוחד משרד הפנים ובמיוחד שר הפנים, שהפך בתקופה האחרונה לצייד המהגרים והמסתננים, חייבים לתת תשובות על השאלות שעולות על חוסר המענה המתאים לסיכונים מהסוג הזה.

רק לך, כראשון הדוברים, נתתי קצת יותר זמן. חבר הכנסת סוייד, אני רק רוצה לומר לך שלאחר הודעת הממשלה בחרתי להתחיל בהצעות שהגישו חברי הכנסת כדי לתת איזון, כי הכנסת גם רצתה לומר את דברה, ורק לאחר מכן נתחיל בדיון על הודעת הממשלה, שהוא דיון אישי. אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לבוא ולעלות. גם לרשותו עומדות ארבע דקות. אני מבקש מחברי הכנסת, רבים ביקשו להשתתף בדיון, והדיון יימשך היום עד השעה 15:00 לרגל חג החנוכה. אני מבקש מכולם להקפיד על לוח הזמנים. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, כואב, והשכל מסרב להאמין למראה האסון שתבע קורבן אדם, אנשים שמתו בניסיון להציל אנשים אחרים. תנחומי למשפחות, ואיחולי לפצועים להחלמה מהירה. הנושא, מה שקרה, עורר רגשות עזים בקרב כל האזרחים במדינה. מותר לציין שזו שיחת היום. מותר לציין שלא רק חברי כנסת שואלים שאלות אלא הרבה אזרחים, ולפעמים אני שמעתי מהרבה אזרחים שאלות,

כבוד היושב-ראש, שהן הרבה יותר מתוחכמות וחכמות משאלות שהעלו פוליטיקאים בתקשורת. הנושא כבד מכדי לטפל בו בפופוליזם ואף בשרלטנות, לסגור חשבונות פוליטיים פה ושם או ללכת לקיצוניות אחרת, כי היום אם הממשלה תחליט להקציב 10 מיליארד לכבאות כולם יגידו "בסדר". צריך לטפל בנושא הזה באופן ענייני וקר, למרות החום הרב שהיה בעניין הזה, וצריך לעשות מה שדרוש ולא יותר מכך, כי יש נושאים אחרים. יש גם נושאי חירום אחרים, לא פחות מהשרפה הזאת.

אני העליתי בזמנו את נושא רעידות האדמה בנאום בן דקה, והיושבת-ראש הקודמת, דליה איציק, החליטה על הקמת ועדת חקירה של הכנסת בנדון. הוועדה ישבה, הייתי חבר בה, בראשות חבר הכנסת כחלון, היום שר, ועשתה עבודה מצוינת והוציאה דוח מפורט. אבל, כבוד היושב-ראש, הדוח הזה נמצא על המדף. השאלה כאן, אני קורא לך למצוא דרך למעקב על יישום המלצות הוועדה. הן המלצות רציניות, והן נעשו בדיון עם אנשי מקצוע. נעשתה עבודה רבה. הושקעה בה עבודה ענקית ומקיפה, וטופל באופן רציני גם נושא הכבאות. אפשר לקחת את הפרק על הכבאות בוועדת החקירה הפרלמנטרית הזאת, שהייתי חבר בה, ולמצוא שם את ההמלצות. אם היו מטפלים בהמלצות האלה, ולא לחכות. לא רק מבקר המדינה יש במדינה. אנשים השקיעו מזמנם וממרצם, והוזמנו אנשי מקצוע. אני קורא לך למצוא איזו דרך פרלמנטרית למעקב אחר יישום המלצות של ועדה פרלמנטרית, כולל מה עמדת הממשלה על ההמלצות, מה נעשה, והאם ההבטחות שהובטחו קוימו או לא קוימו. כי אנחנו יודעים שרעידת האדמה תבוא, ואם היא לא תבוא בתוך שנה היא תבוא בתוך שנתיים, ואולי תהיה בעוד עשר שניות, אינני יודע. בארצנו יש רעידת אדמה כל 90 שנה, והאחרונה היתה ב-1927.

לא לחכות לוועדת החקירה. אני חושב שגם בנושא הזה צריך לעורר ולטפל. אני בעד טיפול בנושא של סכנה סבירה. אי-אפשר לעשות מוכנות לשלג באילת או בבאר-שבע, אבל יש סבירות גבוהה, כל המומחים אומרים, שתהיה רעידת אדמה, סבירות גבוהה שהיא תהיה מעל 7. מה שנעשה עד עכשיו הוא שקנו שקיות ל-20,000 הרוגים. זה הדבר המשמעותי היחיד שנעשה מאז הוקמה ועדת החקירה, קנו עשרות אלפי שקיות. אני חושב שצריך לעשות הרבה דברים בנושא הזה. אני בכוונה מביא את זה לקיצוניות. ברור שנעשו פה ושם דברים, אבל איך אומרים: טיפול טיפה בים. גם פעם ב-100 שנה מגיע היום. אז אני חושב שהמוכנות הזאת היא חשובה מאוד. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, אחרונה. אחרונה, שמטרידה אותי ומטרידה הרבה אזרחים. הרי בעניינים האלה עושים תמיד תרחישים, צוותי החירום, כבאות האש, מי שאחראי לעניין הזה. האם לא הובא בחשבון תרחיש כזה? האם לא הובא בחשבון, אחרי כל כך הרבה שרפות, שיהיה תרחיש כזה? ומה נעשה בנדון? אני לא אומר שיש לקנות את המטוס האמריקני, אבל לפחות שיהיה הסדר שבו אפשר להשתלט על שרפה ענקית, כולל הסכמים עם מדינות זרות. אפשר לקנות הכול, כולל מוכנות, כולל תמיכה בשיפור של מכבי-האש ופריסה ארצית נכונה שלו. זה לא הגיוני שלעוספיא, בתוך יער, אין מכבי-אש.

תודה רבה.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אחריו, חבר הכנסת מוזס. יש כבר יותר משישה דוחות של מבקרי המדינה לדורותיהם על רעידות האדמה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני מבקש להביע תנחומים לבני המשפחות של אנשי שירות בתי-הסוהר, המשטרה, חניך "צופי אש" אלעד ריבן, 42 הרוגים באסון הזה, אנשים שגילו תעצומות נפש ובעצם הראו את הפנים היפות של החברה הישראלית, של מדינת ישראל. לבנו עם המשפחות שלהם, עם הפצועים ועם המפונים, אנשים שאיבדו את ביתם ואת רכושם. אנחנו חייבים לעשות הכול כדי שדבר כזה לא יקרה שוב, כדי ששוב לא נעמוד בצורה כזאת חסרי אונים מול אסון טבע, אם הוא נגרם כתוצאה מרשלנות ובעירה ואם הוא נגרם כתוצאה ממעשה מלחמה או כל מעשה אחר. נכון שאין כל בושה במקרים כאלה קשים בבקשת עזרה ממדינות אחרות, משכנים, בוודאי. אבל חייב להיות לנו גרעין פעילות משלנו כדי שיאפשר לנו התמודדות עם אסון כזה בשעות הראשונות הקריטיות.

אדוני היושב-ראש, חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית כדי לקבע את הדברים, ושום דבר אחר לא יעזור במקרה הזה: לא ועדת בדיקה, ולא דוח של מבקר המדינה, שכולנו מצפים לו בכיליון עיניים, ואני מניח שהוא יגיע בהמשך השבוע הזה וישמש בסיס. רק ועדת חקירה ממלכתית, שיכולה להורות על ביצוע צעדים, שיכולה גם לנקוט סנקציות אישיות. כן, רק ועדת חקירה ממלכתית תבטיח לציבור, תבטיח לחברה הישראלית, שהדברים ייראו אחרת. חברים, דוח המבקר שיגיע אל הכנסת השבוע צריך להיות הבסיס לוועדת החקירה, והיות שדוח המבקר ומבקר המדינה, השופט לינדנשטראוס, אדם שמקובל על הבית הזה ועל החברה הישראלית, הדוח שלו יאפשר לוועדת החקירה להתקדם מהר. הממצאים יהיו לפניה, היא תצטרך להסיק את המסקנות. השר אהרונוביץ, שאני מכבד מאוד ואכן הוכיח תפקוד מופתי במשבר הזה, בסיום דבריו אמר שהוא מותיר את הבמה הזאת למה שהוא כינה "התגוששות בזויה". אדוני היושב-ראש, אני לא חושב שדיון רציני באסון ובמה שאירע הוא בזוי. אני לא חושב שהדברים שנאמרים כאן והדברים שכל אזרח שואל את עצמו הבוקר הם בזויים. אני חושב שבצד באמת גילויי ההוקרה, וכולנו שותפים להם, לגבורה שגילו הכוחות, אנחנו גם חייבים לשאול את השאלות הקשות, הרי זה תפקידנו. כל ילד במדינה שואל את השאלות האלה. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. ממשלות קודמות בוודאי שנושאות באחריות. רבים נושאים באחריות, שרים, פקידים, בממשלה הזאת, בממשלה קודמת, בוודאי, אבל חייבים גם להגיד כאן את המלים אחריות מיניסטריאלית. בסופו של דבר יש גורם שהוא אחראי מיניסטריאלית לשירותי הכבאות במדינת ישראל, וזהו שר הפנים שאחראי על משרד הפנים. ואני באמת, אני שומע את הדברים ואת הניסיונות להטיח בכל מיני גורמים אחרים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, משרד הפנים ושר הפנים איננו גורם חלש וחסר השפעה, ובדברים אחרים ובנושאים אחרים, שהם קריטיים לשר הפנים ולמשרדו, ידעו להפעיל את הלחצים ולדחוף ולדרוש דין-וחשבון ולתבוע עשייה ולתבוע ביצוע ולתבוע תקציבים, ולא ייתכן שעכשיו פתאום אנחנו נתקלים במופע המסכנות הזה. לכן, בצד הדרישה שלנו להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולא שום גוף אחר, ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון, כפי שקובע חוק ועדות חקירה, אני תובע מכאן את התפטרותו של שר הפנים, משום שהוא נושא באחריות מיניסטריאלית לשירותי הכבאות. אם אנחנו מקבלים את העיקרון של אחריות אישית, אם אנחנו אומרים שיש משקל, שיש בסיס לקבלת אחריות אישית, הרי במקרה הזה נחוצה נטילת אחריות וקבלת אחריות אישית, ובמקרה הזה, האדם שממונה מיניסטריאלית ונושא באחריות המיניסטריאלית צריך להתפטר מתפקידו. תודה רבה.

רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת מוזס, רק שנייה אחת. חבר הכנסת מוזס, רק שנייה. חברי הכנסת, אדוני השר ארדן, אדוני השר בגין, יש לנו הכבוד לארח את סגן נשיא רפובליקת קולומביה, מר אנחליו גארסון, המכבד אותנו בנוכחותו כאן היום. (מחיאות כפיים) ברוך הבא, אדוני ומכובדי למשכן הכנסת, הפרלמנט הישראלי בבירת ישראל ירושלים. רפובליקת קולומביה ומדינת ישראל מנהלות זה מכבר מערכת עמוקה ומקיפה של שותפויות אסטרטגיות פוריות הן בתחום הכלכלי והן בתחום הביטחוני.

רפובליקת קולומביה, הדמוקרטיה הוותיקה ביותר באמריקה הלטינית ומדינת ישראל, הדמוקרטיה הצעירה ביותר במזרח התיכון, אינן רק שותפות אסטרטגיות כי אם גם שותפות גורל בעל כורחן. קולומביה וישראל מתמודדות גם יחד באומץ ובנחישות עם המורכבות של ניהול מאבק עיקש ובלתי מתפשר בטרור, לצד עמידה איתנה וערנית על משמר ערכי הדמוקרטיה. אין מדינות רבות ברחבי העולם הנאלצות לעמוד במבחן הדמוקרטיה היומיומי, ויש עוד פחות מדינות העומדות בו בכבוד ובהצלחה כמו רפובליקת קולומביה ובמידה רבה מדינת ישראל.

כמו ישראל, יודעת כי האמונה בערכי הדמוקרטיה היא זו הבאה לידי ביטוי במדיניות שאינה מגלה כל סובלנות כלפי טרור וגילויים של טרור, כי הדבקות בערכי הדמוקרטיה, בערך קדושת החיים ובכבוד האדם היא המחייבת אותנו שלא לתת יד למשא-ומתן המתנהל תחת טרור. לצערי, ישראל וקולומביה שותפות היום גם לדאגה העמוקה נוכח ניסיונות החדירה של אירן לאמריקה הלטינית, נוכח ניסיונותיה השיטתיים לבסס את אחיזתו של ציר הרשע גם ביבשת אמריקה. למדינת ישראל ידידים רבים בעולם, אך בהזדמנות זו אני מבקש להודות לך, כבוד סגן הנשיא, על עמדתה האוהדת של קולומביה לישראל, שמקורה בהבנה עמוקה של רגישות ומורכבות החיים במציאות הישראלית. אנו מצויים בימים אלה בעיצומו של אבל לאומי בעת שבנינו ובנותינו מובאים לקבורה בשל אסון השרפה האיום שפקד אותנו בימים האחרונים. אסון השרפה הנורא בצפון, בצפון ישראל, מתרחש דווקא בימים שאנו חוגגים את חג החנוכה, חג האורים, חג האור והאש. חג זה מסמל אצלנו גם את ניצחון האמונה על הספק. רצה הגורל ובימים אלה איננו חוגגים אורה גדולה ואת ניצחון האור על השחור, כי אם כואבים את השכול והיתמות, את היערות העשנים ואת האדמה והבתים החרוכים. ואולם, לצד האבל הנורא שאנו מתכנסים בו יחד, כעם וכאומה אנו מוכרחים בחג זה לאתר גם נקודות אור של חוסן ואמונה. אני מוכרח לומר לך, אדוני סגן הנשיא, שבימים קשים אלה מדינת ישראל ואזרחיה חשים נרגשים ומעודדים דווקא מהתגייסותן של ידידות ומדינות שכנות רבות כל כך לעזרתנו. מדינת ישראל ידועה בעולם כולו בשל התגייסותה המהירה לסיוע למדינות השונות ברחבי העולם המתמודדות עם משברים הומניטריים שונים. כך היה ברעידת האדמה בטורקיה, כך היה בהאיטי לא מכבר ובמדינות רבות נוספות. הפעם הזאת נזקקנו גם אנו לעזרתם של אחרים ומדינות רבות נחלצו לעזרתנו. אני מברך אותך, מר גארסון, בשהות נעימה ופורה ומקווה שביקורך הראשון בישראל יסלול דרך לביקורים נוספים בהמשך ולהעמקת שיתוף הפעולה בין רפובליקת קולומביה ומדינת ישראל. ברוכים אתם בבואכם. תודה רבה. (מחיאות כפיים) אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה, גם הוא כאחד המגישים הצעות לסדר-היום. בתום המגישים הצעות לסדר-היום יעלה השר ארדן, ואחריו נקיים את הדיון האישי בעקבות הודעת הממשלה. אדוני היושב-ראש, השר ארדן, השר מרגי, חברי חברי הכנסת, הבוקר קיבלנו כולנו בצער רב את הידיעה על פטירתה של מפקדת תחנת חיפה, תת-ניצב אהובה תומר, שעמדה תמיד בראש כוחותיה, נכנסה לתוך האש וחירפה את נפשה כדי להציל את הלכודים באוטובוס. ארבעה ימים היא נאבקה על חייה, כפי שנאבקה במשך כל חייה, אך הבוקר גופה לא יכול היה עוד והיא הלכה לבית-עולמה. אני הכרתי את האשה המיוחדת הזאת, שהיתה המפקדת על תחנת נהרייה. היא פיקדה כמה פעמים על מבצע ל"ג בעומר במירון ובהצלחה רבה ובהתחשבות מיוחדת, וידעה ברוב תבונתה לנווט את המבצע הזה, כפי שאומרים: כמו שצריך. יהי זכרה ברוך. תנחומים למשפחתה ולכל משפחות הנספים בשרפה, אשר כל אחד ואחד הוא עולם מלא למשפחה, לידידים, למכירים ולכולנו. על-פי המשקל של חז"ל, "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא", כנ"ל גם כשמאבדים מישהו, גם כן מאבדים עולם מלא. איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים המאושפזים עדיין בבתי-החולים. ישלח להם ה' רפואה שלמה במהרה, אמן. האש אומנם כבר שככה, אך יש כאלה שדווקא עכשיו מנסים ללבות שוב את האש ולמצוא את ה"אשמים" בשרפה הגדולה. אני לא חושב שעתה, כשעדיין יושבים שבעה ויש כאלה שנאנקים בבתי-החולים, שעכשיו זה הזמן למצוא את האשמים או לחפש את כל ההאשמות האלה. בזה אנחנו עדיין לא נמנע,

את הקטסטרופה הבאה. רק עכשיו שמענו מהיושב-ראש שיש כבר שישה דוחות מבקר המדינה על נושא רעידות אדמה. אני רוצה לשמוע, תמ"א 38 שעבר כחוק, האם זה מתבצע? האם אפילו 1% של תמ"א 38, שבא להגן מפני רעידות אדמה, האם מישהו לוקח על זה אחריות? האם מישהו מטפל בתוכניות האלה? האם נעשה משהו? אנחנו רק חכמים לאחר מעשה. אני נזכר שלפני שנתיים ראש הממשלה

הרב ליצמן, סגן שר הבריאות, החליטו לרכוש תרופות נגד שפעת החזירים, מקסיקו. אותה תקשורת יצאה בצעקות: מה זה להוציא 500 מיליון על כזה דבר?

ואחר כך באמת התברר שלא היו זקוקים לזה. איזה ביקורת, מה עשו כאן, הוציאו כספים. אותה תקשורת באה היום ואומרת: איפה הייתם? איפה הייתם, המערך המוטס? איפה היתה הפרטה של כל מערך הכיבוי? איפה היה כל הסיפור הזה? ככה שאני לא מתייחס ברצינות לכל הביקורות האלה ולכל הפופוליסטים, שבכל עת ובכל זמן מוצאים איזה דרך אחרת, העיקר לתקוף ולהתקיף. זה ממש לא פופוליסטי.

זה לא דומה בכלל. אני מקווה שבמקום להתעסק בהטחת האשמות הדדיות ישקיעו כעת את כל האנרגיה והכוחות לשקם את היישובים שנפגעו, את המשפחות ובעלי העסקים. לצערנו, מדינת ישראל כשלה בנושא הזה כמו בתוכנית ההתנתקות, ועד היום עדיין האנשים שנותקו מאדמתם לא מסודרים כל אחד במקומו. נקווה שהפעם ההתייחסות תהיה שונה, כפי שהבטיח ראש הממשלה. כאן המקום לתת את ברכותי לשר לביטחון פנים, שפיקד על המבצע הזה. ואני לא יכול לסיים בלי להזכיר לטובה את הכבאים שפעלו במסירות ובחירוף נפש לכיבוי האש המשתוללת והצלת חיים. נחשפנו בימים האחרונים לסיפורי גבורה שכולנו עמדנו משתוממים ונפעמים. ראויים הם להתייחסות יותר רצינית מכפי שזכו בשנים האחרונות, ואני מקווה באמת שיזכו לשדרוג מערך הכבאות באופן שיתאים למדינה מתוקנת. ויש לנו את הכלל, הפסוק אומר: "וברכתיך בכל אשר תעשה". אם עושים, חלה הברכה, אבל אם לא עושים, מאין הברכה? חנוכה שמח.

תודה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת זאב בוים. אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, כל מי שאוהב את מדינת ישראל כאב לו בסוף השבוע האחרון לראות את המראות מהכרמל. ביום שישי האחרון ביקרתי ביישובי הכרמל: בטירת-כרמל, בבית-אורן, במוקדי החירום שהוקמו, במחלקת טיפול נמרץ של בית-החולים "רמב"ם", ואת מה שראיתי שם, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, ראיתי בעיניים של אדם שאוהב את הארץ, את אנשיה, נופיה, המורשת שלה והעתיד שלה. התמונות היו כאלה כאילו לקוחות ממלחמה, כזו שגובה קורבנות בנפש וברכוש, כזו שלא מרחמת גם על אזרחים פשוטים וגם על לוחמים וגם על נכסים לאומיים. בין העשן והחורבות ראיתי גם הרבה דברים מחממי לב. ביישובים שנפגעו בשרפה הכרתי אנשים נחושים וחזקים, שאין להבות שכילו את אהבתם למולדת. פגשתי את זאב שבתאי, שנולד בבית-אורן לפני 70 שנה. הוא בנה שם את הבית, הוא גידל שם ביחד עם אשתו, שקוראים לה דניאלה, את שבעת ילדיהם. הם בנו לחמישה מהילדים שלהם את אותם בתים שנשרפו. הבתים של כל הילדים נשרפו, אבל כמו אנשי הר אמיתיים, רוחם חזקה לבנות אותם מחדש. לעומת זאת, אנחנו שומעים בימים האחרונים באמצעי התקשורת על גל של הצתות וניסיונות להצתות, בעיקר באזור הצפון. אני משתייכת למפלגה שמאמינה שאזרחות ישראלית צריכה להיות מותנית בנאמנות למדינת ישראל. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לציין מהבמה הזו: אדם שמצית בזדון הוא מפגע לכל דבר, הוא מחבל שאת תוצאות מעשיו אין איש יכול לצפות. הזעם כנגד עץ, שאינו יכול להגן על עצמו, מכוון במפורש להרג בני-אדם ופגיעה בביטחון המדינה. על אדם כזה אי-אפשר להגיד שהוא נאמן, ובמדינה מתוקנת אזרחותו היתה נשללת והוא היה נשפט על בגידה וניסיון לרצח. אני רוצה מכאן להצטרף לצער הלאומי הכבד על מותם של 42 הנספים באירוע, לרבות אהובה תומר, שנפטרה הבוקר, ולהגיד לכל המשפחות שלבנו אתן. עתה כולנו צריכים להירתם למאמצי השיקום, שהבתים שנשרפו ייבנו מחדש והעצים יינטעו מחדש וכל הפצועים יחלימו וישובו לחייהם ולמשפחותיהם. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. חבר הכנסת זאב בוים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול הייתי בקריית-גת, בהלוויה של רועי ביטון, וניחמתי את משפחת ג'ורנו. חגי ורועי בני קריית-גת היו בין הנספים באוטובוס שעלה בלהבות. ומכאן נשלח תנחומים לכל המשפחות של הנספים, ונשלח מכאן גם ברכות, ברכות לכבאים. בחג החנוכה הזה לא היו לנו נסים, אבל גבורת המכבים נתגלתה בצאצאיהם, הכבאים שלנו. הם השליכו עצמם מנגד אל האש ויכלו לה באמצעים הדלים שברשותם. אדוני היושב-ראש, אני הייתי מצפה ואני שואל את עצמי איפה נמצא שר הפנים, שמיניסטריאלית אחראי לנושא של מערך הכבאות בישראל. אני רואה פה את יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת, דוד אזולאי. הוא נמצא, איפה בוז'י הרצוג האחראי ליערות? הוא אחראי ליערות, מי?

חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, הוא עכשיו מדבר. חבר הכנסת דוד אזולאי, בפעילותו פה בכנסת הוא לוחם גדול לתיקון המערך זה הרבה שנים, והשר אלי ישי, אף שזה דיון אישי ואין איזה דיון אחר שבו אפשר לחייב שר להיות פה למעט ראש הממשלה, הוא בסיור. בסדר, הוא בסיור, הוא בסיור. שמעתי את התשובה. הוא בסיור ברשויות שנפגעו, באותן רשויות שנפגעו. בדיון מיוחד כזה אני הייתי מצפה ששר הפנים ישב פה כל הדיון, כמו שבדיון של 40 חתימות יושב ראש הממשלה. אז אין פורמולה כזאת, אבל מבחינה מהותית זה עכשיו המקום להיות בו. השרפה הזאת, צריך לומר, חשפה מחדלים של ממשלות ישראל לדורותיהן. הסוגיה הזאת של חולשת מערך הכיבוי במדינת ישראל היתה מונחת לפתחן של ממשלות רבות, אבל אסור שהממשלה הזאת והשרים, ראש הממשלה והשרים, יתנחמו, או חלילה ירחצו בניקיון כפיהם שבעצם אינו קיים. האסון הזה קרה במשמרת שלהם. אני רואה ניסיונות בחינמון של ראש הממשלה ללכת אחורה ולהזכיר בכותרות, באותיות של קידוש לבנה, איך חברת הכנסת ציפי לבני, אז השרה, תמכה בהפסקת הפעילות של המסוקים במסגרת מערך הכיבוי. הסימנים האלה הם סימנים לא טובים, הם לא נכונים. התחושה הזאת שהממשלה, וראש הממשלה משדר,

אני חושב שראש הממשלה פעל נכון וטוב במשבר הזה, אבל תמיד היה איזשהו משהו, איזה צעד אחד נוסף שנותן את ההרגשה של סוג של תשבחות וטפיחות על השכם. בעיתוי הזה, בזמן הזה, זה נראה באמת לא במקום. אני רואה את הצילומים, את הספינים התקשורתיים. יש כאן ניסיון להציג איזשהו סוג של הישג. יש עניין של ניהול נכון של הדברים, וההרגשה היא שהיה ניהול נכון של הדברים, אבל מעבר לזה גם איזשהו ניסיון לייצר דרך הניהול הנכון איזה הישג ומסך עשן שמאחוריו מסתתר המחדל הגדול.

לפי דעתי, אין מקום לסוג כזה של, אני לא אומר חגיגות, טפיחות על השכם. רבותי, האסון הזה קרה במשמרת של הממשלה הזאת, והכתובת על הקיר. הכול נמצא וכתוב ונחקר, עם ועדות, מה צריך לעשות, איך לתקן, כמה זה צריך לעלות. הכול ידוע. ומבחינה זו, אני מציע, אדוני היושב-ראש, לעצמנו לא לרוץ לעוד ועדת חקירה, ממלכתית, משפטית, פרלמנטרית. מיותר, אין צורך בזה. מה שצריך הוא לעשות מעשה, וזה תפקידה של הממשלה פה. לקחת את הדברים, הם ידועים, ולעשות תיקון גדול. מערך הכבאות הוא מערך שהמבנה שלו בלתי אפשרי, שהתקציב שלו לא עונה על דרישות מינימליות. הסטטיסטיקות, הן לגבי מספר כבאים מול אוכלוסייה, מספר מכוניות כיבוי מול הצרכים, גם המינימליים, כל הדברים האלה ואחרים ידועים, ומעל הכול, הדרישה שלא פוסקת, ועד עכשיו לא מתקיימת, להקים מערך כיבוי ארצי ולפרק את כל העניין של איגודי הכבאות המוניציפליים. זו חובתה של הממשלה עכשיו לעשות, ובזה היא תיבחן בעיני הציבור. יש לנו גם ועדה שמפקחת בעניין זה על כל הדוחות, ואנחנו סומכים על הוועדה שלא תיתן מנוח עד אשר, כי בקדנציה הבאה, חבר הכנסת חסון, אתה יכול להיות כבר שר, אז יבקרו אותך. ולכן צריך לעמוד על כך שדוחות מיושמים ולעשות מעקב. אני מזמין את סגן יושב-ראש הכנסת אחמד טיבי לומר את דברו. מכובדי היושב-ראש, השבוע היינו עדים לאסון אנושי ואקולוגי. המראות והסיפורים נגעו ללבו של כל אדם, הם היו קורעי לב. גם קיפוח חיי אדם, בעיקר של אנשים שמצאו את מותם הנורא תוך כדי סיכון חיים כדי להציל אחרים. וההרס הנורא של אחד האזורים היפים ביותר בארץ הזאת, יערות הכרמל. זה דבר כואב, עצוב. ומכאן חייבת להישאל השאלה אם זה היה בלתי נמנע, אם האסון הזה היה בלתי נמנע. תהיה סיבת השרפה אשר תהיה, האם אחרי שדיווחו על השרפה היה אפשר למנוע את התפתחותה למגה-שרפה? אני חושב שהיה אפשר, אם רק היו באים ומכבים את התבערה הזאת בעודה באבה. אך הדיווחים אומרים ששעתיים חלפו מאז ההודעה הראשונית, מאז ההתרעה של תושבים, אחד מהם מנהל המרפאה המקומית בעוספיא, שדיווחו על השרפה. מכאן הדבר התפתח לאסון רבתי. התברר שהממשלה והממשלות לא היו מוכנות כראוי להתעמת עם אסון, עם שרפה רבתי שכזאת. ולכן נאלץ ראש הממשלה לפנות לקהילה הבין-לאומית ולבקש סיוע, שבלעדיו התבערה היתה נמשכת עד לרגע זה.

ההחלטה לפנות לעולם היתה נכונה, אבל נשאלת השאלה לגבי מי שמחליט על חלוקת תקציב, על מה כן מה לא, על מיליארדים ל-15-F או להתנחלויות או בסעיפים אחרים, טריוויאליים, ומסרב או דוחה בקשות או לא מקצה או לא חושב נכון לגבי העתיד, למרות ההתרעות, להקצות תקציב לכיבוי אווירי, למטוסים. נראה לכם סביר שבקפריסין יש מטוס ובישראל לא? מעצמת היי-טק? או ביוון? כל העולם התגייס כדי לסייע בכיבוי השרפה. המנטרה הקלאסית הישראלית היא, ושל רבים מכם: העולם כולו נגדנו.

ההתגייסות הזאת אומרת ש"העולם כולו נגדנו", כמו שרבים מחברי הבית הזה אומרים? הכול test case, הכול תלוי במה שנמצא על השולחן. כאשר הדברים הם מעשה ידי אדם, אז העולם מסתייג, דוחה, מבקר, תוקף, נשאר מאחור. אבל כאשר האסון הוא אסון טבע, אז העולם אץ רץ לו כדי לסייע. אני אומר לכם שההחלטה של הרשות הפלסטינית עם האמצעים הכי צנועים שיש בעולם, לפנות ולהציע סיוע, כבאיות, צריכה לגעת בלב של כל אחד מכם. ראיתי דיווח באחד מהערוצים שעיתונאי בכיר אמר לעיתונאי הנוסף באולפן: נו, מה הם יציעו לנו? חיל האוויר הפלסטיני, בגיחוך, או חיל הים? האמת היא שהם הציעו שלוש כבאיות שהן יותר חדישות מכל הכבאיות שיש כאן. הם לא מימנו אותן לבד. הן תרומה. לא, הם לא מעצמה כלכלית כמו ישראל. הם נסמכים על תרומות מהעולם. לא חייבים לבזבז על טרור כסף, אם זה היה ההיפך, היינו שולחים 40 כבאיות.

זה מה שיש להם, והם הציעו. תשמע, למה יש ויכוח בבית הזה עכשיו? למה התעורר ויכוח אחרי מה שאמרתי? כי יש אנשים, אני לא רוצה להשתמש, אתה רוצה לעורר אותו.

תוכלו להסביר לי למה קפץ השר ארדן כאשר אמרתי שיש כבאיות פלסטיניות שהן יותר חדישות מהכבאיות הישראליות? כי הוא חושב ששר, מותר לו לקרוא קריאות ביניים. אה, זה הכול?

ככה, כי אני יכול". הוא לא קופץ רק בעניינים שאתה מעלה, הוא קופץ בדרך כלל. אני מוכרח לומר לכם שבצד ההומניטרי והאנושי, אדם לפעמים יכול לתת רק מה שיש לו. עצם הנתינה היא בהחלט סימן חשוב ביותר, עם כל הביקורת הקשה שיש לי על הרשות הפלסטינית, כבר בבניית המשכן כתוב: כל אחד

והלוואי שהרצון הטוב הזה יימשך לאורך ימים ולא יקום רק כאשר סכנה מתרגשת על כולנו, כי כאשר יש סכנה בכרמל, חבר הכנסת בוים, היא יכולה להגיע לג'נין כהרף עין. אגב, מבלי שהיא תגיע לג'נין, נכון. לא, הם עשו זאת, הסיוע הוצע כסיוע הומניטרי. אגב, אל תיקחו את זה for granted, כמובן מאליו. גם את טורקיה לא ניקח for granted.

יש מחסומים נפשיים, יש עכבות, יש היסטוריה, יש סכסוך, יש דם, יש קורבנות. ובכל זאת, אנשים התגברו על כל מה שהזכרתי והציעו סיוע. אני חושב שצריך להעריך את זה. נא לסיים. נכון מאוד.

העיקרון של קריסת מערכות, התרענו בעבר וזה הזמן להתריע שוב. מערכת הבריאות, אדוני, חסרים בה תקנים של רופאים, מיטות. מגפה זו או אחרת יכולה לגרום לקריסת המערכת. רעידות אדמה, ועדת חקירה קמה, מה עשו עם ועדות החקירה? כלום. אולי יש רכבים להוביל גופות, אבל לטפל באפשרות הזאת שרעידת אדמה תתרחש, ומה אז ברעידת האדמה יביא ראש הממשלה? "סופר-טנקר"? לא יהיה. גם "סופרמן" לא יעזור אז. ולכן, נשאלת השאלה מה עם המחשבה המערכתית קדימה. אני חייב, אדוני היושב-ראש, להתייחס, ברשותך, כי הפסיקו אותי. השאלה, כמה זמן, חבר הכנסת טיבי. אני אתמצת. כן, לתמצת זה יפה. אתה, אדוני, יושב פה, זמן לדבר. ארבע דקות תמימות, אולי קצת יותר, בזכות היושב-ראש, צריך לסיים, אבל הפריעו לי.

שמתי לב. הבאתי בחשבון מראש שיפריעו לך.

תוך כדי הדיווחים בתקשורת, אבל נא לסיים. אנשים פותחים את "רדיו חיפה", שומעים מראיינת שם אומרת: אני עוברת ברכב שלי ליד הכפר פורידיס ואני שומעת זיקוקים. תושבי פורידיס חוגגים את האסון בכרמל, ביום חמישי בערב. היו זיקוקים, היתה חתונה, אבל המראיינת, אני לא אגיד את שמה, כי אני לא אתן לה את הכבוד הזה, ואז המראיין באולפן אומר לה, שימשיכו לחגוג עד שהאש תגיע אליהם. זאת עיתונות? זאת עיתונות? אני נתתי רק דוגמה. זאת דוגמה. אגב, היו קריאות אתמול של חברי כנסת, של מפלגת ישראל ביתנו, לשלול את האזרחות משני הנערים מעוספיא שנעצרו מה? מפלגת ישראל ביתנו ביקשה,

לא להתחיל, חבר הכנסת טיבי. לא, אני רוצה שיגידו שזה לא אנחנו. אבל יש לכל אחד זמן מוקצב. אני לא יכול לומר לזאב בוים, באשמת, מי אמר את זה?

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. הודעה. תוציאו הודעה. היא לא מדברת, תודה רבה.

לא נמאס לכם לשלול כל הזמן?

אבל, חבר הכנסת טיבי, ברגע שאתה אומר, מדבר בשם עצמו. לסיעה יש, חברי כנסת מישראל ביתנו, אם אתה אומר, זה חשוב.

נקבת בשם, זה חשוב לומר את השם, אני מודה לכם. כי אחרת נאשים את חברי הכנסת שלא, יש צפירת ארגעה בישראל ביתנו. נא לסכם.

אפשר להיות בטוח שאורלי לוי לא היתה אומרת,

על חשבון הזמן שלי.

יושב-ראש ועדת חוקה.

נכון. השר בוז'י הרצוג, כי השר שמחון לא יכול, חבר הכנסת טיבי,

אדוני.

ולכן בחודשיים האחרונים השר הרצוג אחראי.

זה כבר פרשה חדשה.

זה עוד לא פרשה,

אדוני, עם כל הכבוד, אני לא יכול לאפשר לך

מרבים לדבר על גבורת המכבים,

ראינו 500 כבאים שבמשך ארבעה ימים נאבקו באש התופת בצפון, וכאן נראה לי שמהר מדי נגררו לדיון ההאשמות כשבעצם יש לנו הרבה במה להשתבח, גם בפעילויות שהיו בימים האחרונים של אותם צוותי הצלה. ראינו את מפקדת משטרת חיפה, תת-ניצב אהובה תומר, זיכרונה לברכה, ששעטה קדימה כמפקדת, כמנהיגה, ולא חיכתה לראות, כמו ששאלו אותה למה לא נשארת בחפ"ק, אלא בעצם סימלה במעשיה את פעולת המפקד שצועד קדימה. ראינו בחור, תלמיד תיכון, בחור צעיר, אלעד ריבן, שהתנדב בארגון שנקרא "צופי אש" ולא היסס לצאת באמצע שיעור, ברגע ששמע על האסון הנורא בצפון, ופעל במהרה כדי להתנדב, ולצערנו מסר את חייו בשם אותה התנדבות. ראינו אלפי אזרחים שנרתמו לעניין ופתחו את בתיהם ושערי בתיהם בפני כל אותם אנשים שאיבדו את ביתם בשרפה הגדולה. אני יודעת שהרבה מאוד תנועות נוער, מכינות קדם-צבאיות, התקשרו למוקדי ההתנדבות וביקשו לסייע ולשלוח אנשים, ונאמר להם שהמתנדבים רבים על מי שזקוק להם, וזוהי סולידריות ואחדות שעם ישראל הראה בתקופה הזאת. גם ההנהגה המדינית כאן ראויה לכל שבח. אני רוצה לציין לשבח את השר לביטחון הפנים. השר לביטחון פנים עמד כאן ובעוז, והייתי אומרת בהרבה מאוד ענווה, דיבר על פעולות החילוץ וההצלה שהוא פיקח עליהן. אני חושבת שראינו באמת שר שמסור לעניינים האלה בצורה מאוד מרשימה, כמו גם פעולותיו של ראש הממשלה. בהרבה מאוד מקרים ברור לכולנו שמדינת ישראל שולחת צוותי חילוץ והצלה לכל העולם, זה נראה ברור ומובן מאליו כי מדינת ישראל היא מדינה מתקדמת שחפצה לעזור ולסייע, וכשמדינת ישראל מבקשת עזרה וסיוע, סיוע אמור להיות דבר הדדי, פתאום באים בביקורת? נראה לי שזה דבר ראוי ונכון שמדינות העולם ייעזרו זו בזו. זו ערבות הדדית. כמו הערבות שהתגלתה בתוך האומה פנימה והאחדות, אני חושבת שגם הערבות ההדדית מול הקהילה הבין-לאומית היא דבר חשוב, ועל כך אני משבחת את ראש הממשלה שפעל במהירות כדי לגייס את כל העזרה והכוח שנדרשים כדי לכבות את התבערה הגדולה. אני רוצה ביום כזה לשלוח ברכות לכל אותן משפחות של כבאים שבדרך כלל הם אנשים אפורים בחיינו. אנחנו רגילים לשאת על דגל את חיילי צבא-הגנה לישראל,

את פעולות המשטרה, אבל רוב הזמן אנחנו עסוקים בביקורת. את הכבאים שכחנו מזמן. אני רוצה לשלוח ברכה לכל המשפחות של הכבאים, שביום-יום נעלמו מחיינו ופרצו לחיינו בסערה בעקבות האסון הנורא הזה. אני שולחת גם ברכות החלמה לכל המשפחות שעדיין יקיריהן נאבקים על חייהם. נראה לי שהדברים האלה צריכים להיות במרכז הדיון היום הרבה מעבר להטחות האשמה, כי בכנסת הזאת נראה שהחוכמה הגדולה ביותר היא חוכמת ה"בדיעבד". במדינת ישראל שרפות זה לא דבר שהוא תרחיש בלתי אפשרי. בניגוד למה שאומרים כאן החברים, לא נכון להשוות זאת לרעידות אדמה. מדינת ישראל כמדינה שבה טילים מהדרום ומהצפון הם דבר שקורה לעצמנו ולא רק בעת מלחמה, ברור לחלוטין ששרפה היא תרחיש אפשרי, ובהתחשב בכך, נראה שהגזירה האנכרוניסטית הזאת להותיר את הפיקוח על כל נושא הכבאות בידי משרד הפנים, משרד שעם כל הכבוד אין לו דבר וחצי עם עניין ביטחון הפנים של האזרחים, אני חושבת שזאת שגיאה היסטורית שראוי לתקן אותה בעקבות הדבר הזה. ראוי להעביר את כל המערך החשוב הזה, מערך הכבאות, למשרד לביטחון פנים, שהוא זה שיותר ראוי שיעסוק בכך. לצערנו ראינו גם שמספר הכבאים ברכבי הכיבוי בישראל הוא מן הקטנים בעולם. הדבר הזה נראה לא נכון בגלל המציאות שבה אנחנו חיים, וגם על זה יש לתת את הדעת בימים האלה. והדבר האחרון, שבו אני רוצה לסיים דווקא בחג החנוכה, מלכות יוון היא זו שדיברה על העלאת הטבע על נס, ואילו המכבים הם אלו שאמרו שבטבע עצמו יש נס, ואי-אפשר לומר שאנחנו בני-האדם מחוסנים ואנחנו יכולים לשלוט בטבע.

קיבלנו שיעור מאוד חשוב על כך שאנחנו נמצאים הרבה פעמים לא בשליטת הטבע, אנחנו לא שולטים עליו, אנחנו כולנו נמצאים בחסדי האל, וכולנו צריכים לזכור את זה. ביום הראשון שבו קרה האסון היתה תחושה של חשבון נפש לאומי, ונראה לי שראוי גם שחשבון הנפש הלאומי ייעשה הרבה מעבר לנושא הכבאיות. בנושא החשוב הזה, שבו אנחנו נמצאים בפני אסון לאומי, כדאי לדבר גם על היותנו חברה, איזה מין חברה אנחנו ומה אנחנו רוצים מעצמנו, ולא רק נישאר ברמת המיקרו הקטנה של כבאיות וכבאים.

אני מודה לך, גברתי. הדובר הבא, חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה. אדוני, לרשותך ארבע דקות. גברתי היושבת-ראש,

מכובדי השר להגנת הסביבה, עמיתי חברי הכנסת,

אני רוצה לשגר מכאן תנחומים למשפחות ששכלו את יקיריהן וברכת רפואה שלמה לכל הפצועים שעדיין נאבקים על חייהם, הקדוש-ברוך-הוא ירפא את חוליים ובקרוב יחזרו לאיתנם הראשון. ביקרתי באתר פעמיים יחד עם שר הפנים, שני לילות בילינו

אני חייב להגיד לכם, בסיור שלנו ראינו את עם ישראל היפה, ראינו את עם ישראל הסולידרי, ראינו את עם ישראל המזדהה ומסייע בכל דרך. אני יכול להגיד, זה היה מעט, הרבה אור שהאיר את האפלה שהיתה שרויה במקום הזה. הכבאים, הכבאים שעשו עבודת קודש, עבודה במסירות, בנאמנות. היום משבחים את הכבאים. רבותי, הכבאים האלה כל השנה צריך לשבח אותם, הם עושים עבודה נפלאה בתנאים קשים, בכלים ובאמצעים דלים ביותר. השלטון המקומי, ששוב הוכיח את עצמו, שהוא מסוגל ברגע של אמת להרים את העסק, לטפל ולעמוד כחומה מבוצרת, יודע איך לבצע את מלאכתו.

ראשי הרשויות בכלל, ובפרט ראשי הרשויות שטיפלו במקומות וביישובים האלה, כמו דאליה, עוספיא, טירת-כרמל, במועצה אזורית חוף-הכרמל, איזה עבודה נפלאה של ראשי הרשויות המקומיות. כמובן, גם השוטרים. אני רוצה להסיר פה ספק. רבותי, יש פה שחושבים שהשר לביטחון פנים לקח פיקוד. הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל,

זה מכוח החוק. ברגע שהוכרז על אסון, על אירוע שנקרא אירוע אסון המוני, החוק מחייב להעביר את הפיקוד מכל שר אחר לשר לביטחון פנים, ואכן זה מה שקרה. ברגע שראו שהמצב נורא ואיום הכריזו על זה כאירוע אסון המוני, וזה לפי תיקון לפקודת המשטרה שלא מזמן אנחנו בבית הזה עשינו אותו. גברתי היושבת-ראש, אני חשבתי, על מה אני אדבר, ופשוט מאוד החלטתי להקריא לכם מתוך פרוטוקול דיון שהיה בוועדת הפנים לפני שנה בערך. אני מקריא לכם מלה במלה ממה שאמרתי: "המציאות היום, שהמערך הזה משתמש בציוד, בחלק מהאיגודים בציוד מיושן מאוד. מערך הקשר והמחשוב העומד לרשות הכבאים מספק מענה גבולי ביותר. הסיכונים שבפניהם עומדת ישראל מצד שכנותיה מהווים איום על אוכלוסיית העורף, ומי שאמור להתמודד עם זה ברגע של אמת, בין היתר זה שירותי הכבאות. מלחמת לבנון השנייה תוכיח, מי שראה את שירותי הכבאות בפעולה במשך כל אותם ימים, שהם היו הראשונים להגיע לכל אירוע ולבצע כל משימה, גם אם הם לא היו האחראים מתוקף תפקידם" את זה עשו הכבאים. אני ממשיך, גברתי היושבת-ראש: "המצב הקיים בשירותי הכבאות" אני אומר דברים שאמרתי לפני שנה, "צריך להדיר שינה מעיני האחראים על המערכת הזאת. מערך שירותי הכבאות במדינת ישראל,

במצב הקיים אינו מסוגל לספק הגנה מספקת במצב חירום לאומי וגם באירועים שגרתיים, ואני חושב שכולנו נתונים בסכנה". שואלים אותי תמיד, ואני אומר את זה, רבותי: "אחד הנסים של דורנו הוא שירותי הכבאות שפועלים בנס, ואני מעלה על נס את תפקודם של הכבאים שעושים עבודת קודש בתנאים קשים ובתנאים בלתי אפשריים". אבל, רבותי, אי-אפשר לסמוך על הנס לאורך כל הדרך. כאשר קיימנו דיונים, ביקשנו, התחננו, הכבאים ישבו בוועדה, לא באו לבקש כסף, לא באו לבקש תוספת ותק, כל מה שביקשו: תקבלו החלטה. במשך שנים יש ויכוח מהותי אם שירותי הכבאות ימשיכו להיות שירות מוניציפלי או שירות ממלכתי ארצי, זה הוויכוח. על מה נסוב הוויכוח בתוך כל הלהט הזה? האם לאפשר את זכות השביתה לכבאים או לא לאפשר להם את זכות השביתה,

כאשר הכבאים התנגדו לכך שייקחו מהם את זכות השביתה, מה שעשה משרד האוצר במשך כל השנים, הוא דאג בצורה חכמה ונבונה, מבלי שאף אחד מאתנו הרגיש, לייבש את מערך הכבאות במדינת ישראל עד שיגיעו למצב שיגיד אני מוכן, אני מסכים.

אני חושב שבעניין הזה אנחנו חייבים להגיד: מספיק לדבר הזה. שירותי הכבאות הם מספיק חשובים בשביל כל אחד ואחד מאזרחי ישראל, ולכן צריך להפוך אותם לשירות ממלכתי. גברתי היושבת-ראש, מלה אחת, תקפו פה את שר הפנים ואני חייב להגיד מלה אחת.

שר הפנים לא נמצא היום, הוא נעדר מהישיבה הזאת. אתם יודעים איפה הוא נמצא? הוא צלצל אלי בבוקר, בשעה 05:00, לפנות בוקר, ביקש שאצטרף אליו לסיור בטירת-כרמל, בדאליה ובעוספיא וביישובי חוף-הכרמל.

הוא נמצא במקום חשוב, כרגע צריך גם לחזק ולעודד את התושבים האלה. למה לתקוף את השר כשהוא באמת נמצא בשליחות, והוא עושה למען אותם תושבים? אני לא רוצה כאן להרחיב, יש ברשותי מכתב ששר הפנים כתב עוד בחודש ספטמבר, אבל אתה לא הולך להקריא אותו.

אני בזה מסיים, ובו הוא מתריע על מצב שירותי הכבאות ודורש תקציב של 450 מיליון שקל. והיד עוד נטויה, אני יכול לפרט פה עוד ועוד,

הזמן יכלה והמה לא יכלו.

גברתי היושבת-ראש, אני חושב שכל אלה שדורשים ועדת חקירה, טוב הם עושים. בסופו של דבר, אין לי בכך ספק, תתגלה האמת, אבל כל אלה שתוקפים את אלי ישי, תדעו לכם, הם לא תוקפים את אלי ישי, מחפשים את ראשו של ראש הממשלה באמצעות אלי ישי. תודה רבה. אני מודה לך, יושב-ראש ועדת הפנים. יעלה ויבוא חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. בבקשה, אדוני, לרשותך ארבע דקות. גברתי היושבת-ראש, שר הדתות, השר להגנת הסביבה, חברי חברי הכנסת, גם הברור מאליו מוטב שייאמר. אני שולח מכאן לכל המשפחות האבלות את תנחומי מקרב לב, אני בטוח שזה בשם כל עם ישראל, בשם כל הבית הזה, בוודאי גם לפצועים החלמה מהירה.

גם רוצה לומר מלה טובה לשר אהרונוביץ. נכון, כפי שאמר חבר הכנסת אזולאי, ברור מאליו, שוב, שכך כתוב בחוק. אבל אני אומר לך, כמי שראה אותו וצפה בו, ושמע והקשיב לו, הוא התנהג כמפקד שהייתי גאה להיות חייל תחת פיקודו. זאת לא רק השאלה הנובעת מכך, האם כך החוק כתב? הרבה דברים נכתבים בחוק, גם לאירוע הזה. וכל מי שהיה צריך לפעול בהתאם לחוק, לא בדיוק פעל בהתאם לחוק. ובאמת, הוא היה כמגדלור שהייתי גאה בו בצורה יוצאת מגדר הרגיל. ומלה נוספת אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת דוד אזולאי. אחד הדברים שקפצו לי לראש כשהתחיל כל המשבר הזה, זה היית אתה, כמי שבמשך שנים, ולא רק בתפקידך כיושב-ראש ועדת הפנים, פעם אחר פעם ניסה בכל כוחו לקדם את הנושא. לצערנו, ללא הצלחה מרובה. פעם אחר פעם. ואני רוצה להמשיך מכאן ולומר, חברים יקרים, אני מכיר את האזור הזה מקרוב. רק לפני חודש הייתי בו במסגרת אימון בצבא. אזור מדהים ביופיו. אין ספק שמדובר באסון קשה גם למשפחות. אסון אקולוגי קשה. גבורתם של הכבאים היא מעל ומעבר. אבל יחד עם זאת, חברים, אני לא חושב שאפשר לעבור לסדר-היום, למרות שאני רואה את השר אלי ישי נכנס לכאן. אני אומר לך, אדוני השר, ואתה יודע שאינני מהמתלהמים, בוודאי לא עליך. אבל האירוע הקשה הזה קרה במשמרת שלך. אתה אולי לא האשם היחיד, בפירוש אתה לא האשם היחיד. אבל אתה בפירוש אחראי לאשר קרה. ואני אומר לך, אדוני השר, יותר מכל דבר אחר אשר מטריד אותי, ואני מניח רבים מעם ישראל, מפלגת ש"ס היא מפלגה שהיא חלק בלתי נפרד מהנוף בבית הזה. היא מפלגה סקטוריאלית, ואתה עושה את עבודתך, לשיטתך, נאמנה בכל מה שקשור לנושאים הנוגעים למפלגה הזו. ואין לי ספק, אדוני השר, ברשותך, אם כבר נכנסת, שאילו, בקשה קטנה. אילו, בקשה: תנמיך טיפה את הרמקול, אתה צועק. אתה מפריע לו. נהמת לבו. הוא מדבר, זה לא קשור לנהמת לבו. אני לא זה שצריך להנמיך את הקול, צריכים להנמיך שם. אני מדבר בקול סביר, גברתי היושבת-ראש. תודה. אתה, יש לך שמיעה מפותחת. אדוני השר, אני חוזר ואומר לך, זה איננו הנושא הראשון שבו אנחנו מתמודדים. חבר הכנסת זאב בוים, רק לפני מספר ימים, בשבוע שעבר, עלה הנושא שוב בוועדת המשנה שאתה עומד בראשה, ועדת המשנה לנושא העורף בוועדת החוץ והביטחון. והנושאים המונחים לפתחנו אם חס וחלילה תתרגש עלינו מלחמה, נושא הכבאות הוא אחד הנושאים המרכזיים העומדים לפתחנו. ואני אומר לכם שאני חושב, ואולי בטוח בכך שאחד הלקחים המרכזיים של מלחמת לבנון השנייה היה נושא הכבאות. ואנחנו עומדים, גברתי היושבת-ראש, כנראה במצב אף יותר גרוע מהמצב בתקופה, בימים שלאחר מלחמת לבנון מבחינת התארגנות של מערך הכבאות. לכן, אדוני השר, אסור לך בשום פנים ואופן להתייחס לדברים כאילו מישהו מנסה לערוף את ראשך. אין לאף אחד ציפיות. הרי אף אחד לא מצפה או מאמין שהשר אלי ישי, שר הפנים, יסיים את תפקידו כתוצאה מהאירוע הזה. על דברים גדולים הרבה יותר אף אחד פה לא לקח אחריות. מעטים הם אלה שלקחו אחריות, וחבל. אולי חבל שניתנה הזדמנות, אולי, לצערנו בנסיבות קשות, שסוף-סוף במדינת ישראל גם אנשי ציבור ייקחו אחריות.

אני מודה לך, חבר הכנסת איתן כבל. ולפני שהשר יעלה, תרשו לי כמה מלים. חברי חברי הכנסת, כבוד השרים שנוכחים במליאה, הבוקר הזה הוא עוד בוקר קשה, בוקר קשה שנוסף לארבעה ימים קשים, כואבים ומייסרים, בוקר שבו איבדנו אשה יקרה, אשה שהיתה עמוד התווך במשטרה לאנשים רבים. אשה יקרה שפרצה דרך והיתה האשה הראשונה כקצינת מבצעים וכתת-ניצב. הבוקר איבדנו את אהובה תומר יחד עם עוד 41 אנשים טובים ומסורים שנפלו בעת מילוי תפקידם. מדינה שלמה עמדה חסרת אונים מול האש האכזרית שכילתה כל דבר בדרכה. חווינו אסון לאומי.

כמדינה שנמצאת באזור נפיץ ומסוכן, אסור לנו להיקלע לסיטואציה כזאת שבה לא יהיו לנו פתרונות, במיוחד כאשר מדובר בחיי אדם. האסון בכרמל הוא מחדל שנמשך לאורך שנים, ועבר בממשלות רבות. וכולנו אשמים בכך שוויתרנו ושעדיין אנחנו מוותרים. לי אין ספק שחילופי השלטון התכופים, ששיטת הממשל הנהוגה בישראל צריכה להשתנות. אנחנו חייבים להיות אמיצים ולהביא לשינוי הממשל כך שיהיה ממשל יציב יותר לאורך שנים, ממשל אשר ינהיג מדיניות אחת קבועה וסדורה לפרק זמן של לפחות ארבע שנים, ארבע שנים שבהן האזרח במדינה ייהנה מכל השירותים שאנחנו כמדינה מחויבים לתת, כל שכן כאשר מדובר בביטחון האישי ובחיי אדם. האסון בכרמל צריך ללמד אותנו לקח, ומהר. אנחנו צריכים להפנים את כל הלקחים. כבר נעשו עבודות, כבר הוסקו כל המסקנות. מבקר המדינה התריע לא אחת, וכל אשר אנחנו צריכים לעשות זה להפנים ולהטמיע את כל המסקנות. אני קוראת לממשלת ישראל, לראש הממשלה באופן אישי שייקח את הסוגיה לידיים, ינהל אותה ויפקח עליה כפי שהוא פיקח על המלחמה באש האכזרית הזאת. הגיע הזמן להקים רשות הצלה לאומית שבה כל גורמי ההצלה במדינת ישראל יוכפפו לאדם אחד, לרשות אחת מתוקצבת. אני מודעת לקשיים שבהקמת רשות כזו.

הממשלה, האוצר, חברי הכנסת, כל המשרדים הרלוונטיים, כל העובדים, מוטלת האחריות הזאת. ובראש ובראשונה אני רוצה לנצל את הבמה הזו וגם לגייס את יושב-ראש ההסתדרות עופר עיני להוביל מהלך כזה נדרש, חיוני וחשוב, כדי שאם חלילה תהיה פעם הבאה, לפחות לא נמצא את עצמנו שוב מופתעים, לא מוכנים, וגרוע מכול, חסרי אונים. חברי חברי הכנסת, אני כואבת את צערן של המשפחות השכולות ושולחת להן את תנחומי, ואני מאחלת החלמה מהירה לכל הפצועים. אני מחזקת ומודה לכל גורמי ההצלה והכבאות,

ולכל גורמי הסיוע הרבים שהגיעו גם מחו"ל וסייעו בכיבוי השרפה הנוראית הזו. מי ייתן ולא נגיע למצבים כאלו שוב. בבקשה, כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אכן אסון קשה פקד את מדינת ישראל, פקד את כולנו. כולנו כאבנו, כולנו עקבנו בדאגה ובצער אחר ההתרחשויות. בראש ובראשונה, אסון אנושי כבד מאוד, אסון סביבתי, גם הוא כבר מאוד. ואני חושב שיש לקח ברור לכולנו, בטח לי כשר להגנת הסביבה. אנחנו שנים רבות התרגלנו להתנהל כמדינה שבה הביטחון הוא מעל לכול, שמשרד הביטחון, כשיש איום צבאי על מדינת ישראל, והאיום הזה לא פסק לרגע אחד, אנחנו תמיד מעמידים את זה כדבר הכי דחוף שמקבל את הכי הרבה תקציבים, ואת הכי הרבה תשומת לב. והנה אנחנו רואים לאט-לאט עם השנים, לא רק במדינת ישראל, בכל העולם, שדווקא האסונות הסביבתיים, איתני הטבע, אתם הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב להתמודד, כי את ההתנהגות שלהם אנחנו הרבה יותר מתקשים לצפות, דווקא הם עלולים להסב לנו, לבני האדם, את הנזקים ואת האסונות הכבדים ביותר. כשאנחנו מדברים על שינויי אקלים או דברים שהיה נהוג לזלזל בהם במדינת ישראל, כאילו אלו דברים שקשורים למחבקי עצים או לכאלו שנוהגים לדאוג לטובתה של איזו ציפור נדירה או צמח נדיר, היום אנחנו מבינים שהאדם והסביבה חד המה, ומי שלא יגן על הסביבה, ומי שלא ידע איך למזער את הנזקים שנגרמים לה או להתמודד אתם בזמן אמת, סופם של האסונות האלו שגם בני האדם ייפגעו מהם. הרי השרפה הזו היא לא השרפה הראשונה שמתרחשת במדינת ישראל, ואפילו ההיקף שלה הוא גדול, הוא יותר גדול משרפות קודמות, אבל היו כאן שרפות שכילו כבר אלפי דונמים ואף למעלה מכך. רק לפני כמה חודשים כילתה שרפה את שמורת גמלא ברמת-הגולן. אלא מה?

לכולנו בלי הבחנה, יש נטייה לפעמים להגיע להפקת לקחים והסקת מסקנות רק כשיש הרוגים בנפש או פצועים קשה. רק אז כולנו מתעוררים, מגלגלים את עינינו, כמובן רטרואקטיבית, וכולם יודעים שניתן היה למנוע וניתן היה להפיק את הלקחים וניתן היה כבר להסיק מסקנות, ויש לנו תמיד השעיר לעזאזל התורן. אז אני רוצה להזכיר לכולנו, שקודם כול שום האשמה, שום ועדת חקירה, שום ועדת בדיקה לא תחזיר את הנספים, גברתי היושבת-ראש. שום ועדת חקירה. ואני אמרתי, אני חושב בין הראשונים, כשהתכנסה ישיבת הקבינט ואני נתבקשתי לבוא ולתת דיווח על הנזקים הסביבתיים והנזקים לבעלי החיים, אמרתי כבר שאני חושב בהחלט שצריכה לקום ועדת בדיקה. זה לא כל כך משנה אם ועדת הבדיקה הזו היא ועדת חקירה או ועדת בדיקה ממשלתית, ואפילו לא אם זה דוח מבקר המדינה, ובלבד שיופקו הלקחים. כי בכל הכבוד הראוי, חברי וחברותי, חברות הכנסת וחברי הכנסת, אני באמת, ובואו נדבר בכנות, לא חושב שמישהו פה יכול להגיד שהוא ידע יותר טוב או שהוא פעל יותר טוב ממה שעשתה עד כה או פעלה הממשלה הנוכחית וראש הממשלה הנוכחית. ובכל הכבוד הראוי, אני לא מוכן לקבל את ההשוואה הזו, שכיוון שזה נפל במשמרת של מישהו באופן אקראי, או של ממשלה, אז היא זו שאמורה לתת את הדין. אז אני שומע פתאום כל מיני מוזיקות, כולל של חברים שאני מעריך אותם, כמו חבר הכנסת כבל, שהנה שוב, הדבר הפופוליסטי והנוח ביותר, יש לנו מצד אחד תקציבים לאברכים ומצד שני תקציבים לכבאים. מזעזע. יש תקציבים לאברכים ואין תקציבים לכבאים. אז בוא ניזכר אחורה. השר גלעד ארדן, אני הייתי עדין. אם אתה היית נדרש לעשות את זה, לומר את הדברים שלי, הרי אתה היית פותח את הפה שלך הרבה יותר ממה שאני אמרתי. אני התייחסתי בעדינות. בוא ניזכר אחורה בשרי פנים אחרים שלא היתה להם מחויבות לאברכים.

מקבל אותם ומתקן את דברי. ואני אישית, שוב, ציינתי והסברתי שאני לא פוסל הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, רק שזה עדיין מוזר לשמוע לעתים את הדרישה הזו ממקומות בבית שיש להם חלק לא מבוטל גם באותה קונספציה. הרי יש אנשים שהתפקדו רק אתמול למערכת הפוליטית, שהיו אחראים על קונספציות אפילו גדולות יותר בניהול מלחמות, והם בעצמם הביאו את ההחלטה הזו. אז בכל זאת אני מצפה שהיום העם יתלכד, כולל הפוליטיקאים, ולא יחפשו רק מי אשם, כי זה ברור. להיות הבוס שלהם והיה יכול להורות להם. ואחריו, או לפניו, תסלחו לי שאני לא זוכר בדיוק מי כיהן לפני מי,

שיו"ר ועדת ביקורת המדינה הנוכחי שאל אותו כבר ב-2007, הנה,

אני מצטט מצביקה

ראש הממשלה, אני חושב, גילה שם מנהיגות. הוא לא חיכה, אפילו לא לרגע. להיות הבוס שלהם והיה יכול להורות להם. ואחריו,

קראתי היום,

שאלה מעניינת, כי גם אני הלכתי שבי ברגעים הראשונים אחרי נושא הכיבוי המוטס, ובאמת שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שלמדינה מתקדמת כמו שלנו לא היה כיבוי מוטס. אבל היום ראיתי מאמר מאוד מעניין של איתן הבר, שלאחר שגילינו שהכיבוי המוטס הזה יש לו רק בעיה אחת: בחצי מהיממה הוא לא יכול לפעול. ולכן גם אני וגם אחרים, שדיברנו על הכיבוי המוטס, צריכים לשאול את עצמנו אם זה באמת תמיד יכול לפתור כל שרפה. כי אם היא תפרוץ בלילה, לא בטוח שהכיבוי המוטס הוא זה שייתן את המענה, ויכול להיות שדווקא חיזוק משמעותי של שירותי הכבאות, והצבה שלהם בכל מקום, בטח ובטח בנקודות קרובות יותר לשטחים הפתוחים ומתן סמכויות ויכולות גם לרשות הטבע והגנים, שהיא זו שנמצאת שם ביום-יום והיא הראשונה, וגם כאן זה מה שקרה, הראשונה שמתריעה על פרוץ האש, אלו הדברים החשובים שכולנו כאן צריכים היום לעסוק בהם, לפרוט את כל מה שקרה כאן לפרוטות, לראות למה אנחנו יכולים לדאוג בוועדות הכנסת שהפעם הכול יתוקן, הכול יבוצע, הכול יקרה, ולא נצטרך עוד בעתיד שחס וחלילה יתרגשו על כולנו אסונות נוספים.

אמן. תודה רבה לך, אדוני השר. הדובר הבא, חבר הכנסת אקוניס, בבקשה.

אדוני השר, התפטרות רטרואקטיבית של כל מי שהיה.

אנחנו עוברים לדיון אישי, וכל חבר כנסת יישא דברים בפרק זמן של שלוש דקות. כן, חבר הכנסת אזולאי. עד עכשיו זה היה דיון על הצעה לסדר-יום.

מעכשיו זה הופך להיות דיון אישי, לפי 86(א), שלוש דקות כל חבר.

לא, לא צריך.

לפי 86(א), אין צורך לומר באיזו מן הוועדות זה יידון. סיכום הדיון יהיה במועד אחר, כאשר באותו מועד ימסור את הודעת הממשלה השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ. ולכן היום עד השעה 15:00 כל חברי הכנסת אשר נרשמו יישאו דברים בפרק זמן של שלוש דקות. לרשותך, אדוני חבר הכנסת אופיר אקוניס, עד שלוש דקות. אני מבקשת לעמוד בלוחות הזמנים. רשימת הדוברים ארוכה, ולכן נא לאפשר לכולם לדבר.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, נדמה לי שאין ישראלי היום, בימים האחרונים, שלבו לא כאב למראות האוטובוס החרוך, הלוויות הסוהרים, שאריות העצים והגחלים הלוחשות מאז נודעה עוצמתה של השרפה בכרמל, וכמובן, הגאווה הגדולה על פעולתם של שירותי ההצלה וכוחות הביטחון.

גברתי היושבת-ראש, שישראל היפה תמיד מתגלה ברגעים הקשים. לפני כמה שעות איבדנו את מפקדת משטרת חיפה, ניצב-משנה אהובה תומר. אני רוצה לשלוח מעל במה זו את תנחומי למשפחתה ולמשפחות 41 הנספים. לכולם אנחנו מצדיעים.

כולנו מגיעים לדיון הזה היום עם המטען האישי שלנו, קודם כול כישראלים, כמובן חברי כנסת, אבל בראש ובראשונה ישראלים. אני מניח שהאיפוק, וכבר היה אפשר לשמוע את הדברים, ושומעים אותם בכלי התקשורת מאז אתמול, פינה את מקומו לאצבע מאשימה. אני מבקש מחברי האופוזיציה לנהוג בממלכתיות המתבקשת, כפי שנוהגת הממשלה בימים אלה. מוטב שהאחריות והממלכתיות שידענו עד היום תגבר על הרצון לגרוף הון פוליטי ולייצר כותרות. התכתשויות פוליטיות לא יחזירו איש מהנספים ולא יחישו את החלמתם של הפצועים. אני גם חושב שהתשובות ברורות. מערך הכיבוי במדינת ישראל סבל שנים ארוכות מהזנחה ומתקצוב זעום, ובמהלך עשורים, לא שנה וחצי, לא שנתיים, עשורים, לא ננקטו הצעדים הדרושים כדי למנוע את המראות הקשים בכרמל. הוויכוח הפוליטי, גברתי היושבת-ראש, שמתעורר מחוץ לבית הזה, אנחנו שומעים אותו כל היום מאז שעות הבוקר, קוראים עליו בעיתונים וגם בכלי התקשורת האלקטרוניים, מיותר ומזיק בשעה הזאת, שלא לדבר על כך שבמהלך השנים היו בתפקידים הביצועיים שרים, אני מדבר על משרד הפנים בעיקר, מכל המפלגות. במשרד הפנים, בדקתי, ישבו בשנים האחרונות אנשי קדימה,

ממפלגת שינוי וגם מש"ס. כולם. הקצוות של הפוליטיקה הישראלית. בשורה התחתונה, הדברים לא בוצעו. האם זה אומר שזה הזמן להתכתשויות פוליטיות? האם עכשיו, כשעשרות משפחות, ציפי לבני הצביעה נגד, הזה, תזכיר את זה. אני מייד אזכיר את זה. האם כשעשרות משפחות,

היא הצביעה בעד, כאשר עשרות משפחות רק החלו לשבת שבעה על יקיריהן, נמשיך לשמוע כאן השתלחויות דווקא נגד הממשלה המכהנת, שקיבלה קטסטרופה וניהלה את המשבר בקור-רוח ובאחריות? אני מקווה שלא. הזכיר חבר הכנסת בוים,

את יושבת-ראש האופוזיציה. פחות מ-24 שעות, גברתי היושבת-ראש, לפני שפרצה הדלקה בכרמל עמדה כאן, על הדוכן הזה, יושבת-ראש האופוזיציה ואמרה, אני מצטט: אף אחד בעולם לא רוצה לדבר אתך, ראש הממשלה. ובתוך פחות מ-48 שעות, צריך להישרף יער שלם כדי שידברו אתו? יער שלם שרפתם כדי שידברו אתו. לא הייתי הולך לכיוון כזה. למה ללכת לפוליטיקה נמוכה? הכול פוליטיקה נמוכה. נחתו כאן מטוסי כיבוי לסיוע מטורקיה,

יצא לו משהו טוב, אל תקלקל, אופיר.

ירדן, צרפת, הונגריה, רוסיה, תיכף תגידו שהשרפה היתה מכוונת כדי שידברו אתו.

גם מארצות-הברית ומהרשות הפלסטינית.

היא לא נבחנת רק בדיבורים, היא נבחנת במעשים. במבחן הזה, מבחן המנהיגות, עמדה הממשלה, עמד ראש הממשלה. תודה רבה, חבר הכנסת אקוניס. הדובר הבא, חבר הכנסת יואל חסון. אני מבקשת שוב מכולם, נא לעמוד בלוחות הזמנים על מנת לאפשר לכולם לדבר. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אני מצטרף כמובן לדבריהם של חברי לכנסת ומבקש להשתתף בצערן של המשפחות של 42 הנשים והאנשים שחירפו את נפשם באסון נורא, באסון קשה, וכמובן גם למשפחת תומר, שאיבדה היום את מפקדת תחנת חיפה, אנחנו איבדנו את מפקדת תחנת חיפה והם איבדו בת משפחה יקרה. אני גם מאחל החלמה לפצועים. כמובן גם צריך להגיד, ואני הייתי שם בזירה עצמה: אני מוקיר ומעריך מאוד את אותם אנשים שישבו בחמ"ל, את אותם כבאים, אנשי מד"א, שוטרים, אזרחים, מתנדבים, בעלי תפקידים, שבאמת עשו לילות כימים כדי לעבור את האסון הגדול הזה ולהביא לניצחון על האש הזאת.

את ישראל היפה, בדמות אזרחים מסורים, מתנדבים, ראית ארגונים, חברות, גופים. באמת זו שעתה היפה של מדינת ישראל וצריך להוקיר את הדבר הזה. חברי חברי הכנסת, נאמר פה במפורש על-ידי רבים מחברי הכנסת, שהכנסת, ודאי משנת 2007, ואפילו לפני, הכנסת, אתם, חברי הכנסת, אנחנו, ידענו, הכתובת היתה על הקיר. הכנסת היתה במלוא תפארתה מבחינת פיקוח פרלמנטרי, שהצביע, וכל מלה וכל משפט מהפרוטוקולים של הבית הזה, האירה את האור, והציגה את הבעיה וחשפה אותה, והרשות המבצעת נכשלה. הרשות המבצעת נכשלה, הרשות המחוקקת קלעה בול וידעה. ואני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, אני אומר לכם, אל תראו בזה עניין של קואליציה ואופוזיציה. אני לא הצעתי ועדת חקירה ממלכתית, אני בסך הכול אמרתי שזו אופציה שקיימת על שולחנה של הוועדה לביקורת המדינה.

רק על שולחן חברי הוועדה לביקורת המדינה, לא של האופוזיציה מול הקואליציה. האופציה הזאת קיימת למי שהם חברים בוועדה לביקורת המדינה. אמרנו: נחכה לדוח מבקר המדינה ונראה, ונלמד ונשקול. מי שהעלו את ההצעה לוועדת חקירה ממלכתית אלה שרי הממשלה. חמישה שרי ממשלה ב-48 השעות האחרונות התבטאו באמצעי התקשורת,

מגישים הצעות מחליטים בממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. רק ארבעה, חבר הכנסת יואל חסון. אני יכול להגיד לך על חמישה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אני מציע לכם, חברים, לא להפוך את זה לעניין של קואליציה ואופוזיציה, כי גם לנו יהיה מה לומר.

ואני מציע עוד דבר אחד, כדאי שתשמע,

לפני שאתה הולך, אתה רואה שהקשבתי. בעניין המשמרת. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו, לטוב ולרע, לקחנו אחריות מלאה, ודאי ראש ממשלת ישראל לקח אחריות מלאה על כשלי מלחמת לבנון השנייה, כי זו היתה המשמרת הזאת. אבל לעומת זאת לא שכחנו מי היה שר האוצר שייבש את הימ"חים ומי היה הרמטכ"ל, בוגי יעלון, שהסכים שייבשו לו את הימ"חים, אז גם זה חומר למחשבה אפרופו משמרת. תודה רבה. אני מודה לך, חבר הכנסת חסון.

חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חבר הכנסת כרמל שאמה, ואחריו, חבר הכנסת שנלר, חברת הכנסת עינת וילף וחברת הכנסת פאינה קירשנבאום. שוב, אני מזכירה, נא לעמוד בלוחות הזמנים. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מצטרף כמובן לאיחולים ולתנחומים. כשבעיירה חלם קנו מכונת כיבוי חדשה, שאלו חכמי חלם: מה נעשה עם מכונת הכיבוי הישנה? ישבו שבעה ימים ושבעה לילות והחליטו שבמכונת הכיבוי הישנה ישתמשו לאזעקות שווא. אצלנו משתמשים במכונות הכיבוי הישנות לאזעקות אמת ולשרפות אמת, כי אנחנו לא במעמד של חלם, אנחנו במעמד נחות כנראה יותר. ומול איתני הטבע, כך קוראים לזה, יש את חולשות הטבע האנושי. הטבע האנושי זה הטבע שמעדיף לעתים קרובות הפגנת מנהיגות במקום מנהיגות. אנשים מנופפים במכתבים של "התרענו" ו"אמרנו", ומלא קירות ומלא כתובות על הקיר, כאילו אנחנו לא מכירים את הקונץ הזה. הרי כל שעתיים כל אחד מאתנו יכול לשגר 1,000 מכתבי התרעה ב-100,000 נושאים, ואחר כך נעמוד פה וננפנף: אמרנו בוועדה הזאת, אני השר, פניתי לראש הממשלה. זה קונץ קטן מאוד. אני הזהרתי. הזהרתי. עוד ב-1972 אמרתי, עוד ב-1980. כל היום אתה מזהיר. המזהירים קצת מזכירים את האסטרולוגים האלה, שבמודעות שלהם תמיד מפרסמים: האסטרולוג שחזה את פרוץ מלחמת יום הכיפורים, וגם יש לו הוכחות. אבל הוא 30 שנה, בכל שנה, בדצמבר, אומר שהשנה צפויה מלחמה גדולה, ופעם אחת הוא אמר.

אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שצריך להתריע עליהם, ואני לא נגד זה שאנחנו נתריע ונזהיר ובוועדות נעשה את עבודת הביקורת שלנו, אבל אנחנו גם צריכים לבדוק שהדברים נעשים, והשרים צריכים לעשות ככל הניתן, במגבלות של מה שניתן. זאת חוכמה קטנה מאוד רק להגיד: הזהרנו ואמרנו, ולהציע ועדות חקירה ממלכתיות. זה בכלל ספורט חדש שלנו. אפשר לייצא לחוץ-לארץ ועדות חקירה ממלכתיות, מלאי של שופטים בדימוס לכל המדינות. כאילו זה פותר לנו את הבעיות, ועדות החקירה. סתם צריך, זה מה שאני מציע, בלי ועדות חקירה גדולות, סתם לעשות את העבודה. לזכור אמירה ערכית מאוד חשובה שהיא נכונה לכל מצבי החירום: לחומרים מסוכנים, ולרעידות אדמה, לא עלינו, ולשרפות ולהצפות ולצונאמי, לזכור את אחריותה של המדינה. כשאנחנו מדברים פה שנה אחרי שנה על תרבות של הפרטה, אני אפילו לא נכנס עכשיו לפרטים, כי יש תהליכים של הפרטה שהם תהליכים טובים, זה צריך לבוא ביחד עם חיזוק הדברים שהמדינה אחראית להם עד אין קץ, תמיד, הצלת חיים, וכיבוי שרפות, ובתי-חולים וחינוך. שום הפרטה לא תעשה את זה. וכשאנחנו מפריטים את עצמנו עד זוב דם ועד מוות, אז התוצאות של זה שאנחנו מחלישים את השירות הציבורי. צריך להפריט את מה שאפשר להפריט, את מה שראוי להפריט. יש דברים הכרחיים לחיי אדם, תודה. לחינוך, שאותם אי-אפשר להפריט, אז לפחות נשמור עליהם. את מה שנשאר בידי המדינה, את זה צריך לחזק ולהוסיף לו כסף ותקציבים ככל הניתן, ולא לחשוב שוועדות חקירה ממלכתיות ואחרות יפתרו לנו את חולשות הטבע האנושי. אני מודה לך, חבר הכנסת אורבך. הדובר הבא, חבר הכנסת עתניאל שנלר. בבקשה. חבר הכנסת אשר תורו הגיע ולא נמצא במליאה, אני לא אוסיף אותו בתום הדיון או תוך כדי, משום שרבים מחברי הכנסת נרשמו לדיון הזה, והזמן שהמליאה פועלת הוא עד 15:00 היום.

כל מי שיהיה במליאה, אך ורק כל מי שיהיה במליאה, יישא דברים. בבקשה, חבר הכנסת שנלר. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, ועיקרן תחילה, אני מתנגד נחרצות לקטסטרופה נוספת, לכן אני מתנגד נחרצות להקמת ועדת חקירה. אני מתחיל בדברים האלה, משום שהכול נמצא, הכול נחקר. קראו נא את ועדת-לפידות, דוח מבקר המדינה. הכול ידוע, מה צריך עוד למצוא שלא יודעים? את מה רוצים לחקור, פוליטיקה? לא על גבם של ביטחון אזרחי ישראל ושלמותם. צריך לעשות ארבעה דברים ידועים. כנראה צריך לאור כל הדוחות להקים רשות כיבוי ארצית. אני מחדש משהו?

אני חושב שכולם יודעים שצריך להוסיף כוח-אדם באופן משמעותי מאוד למערך הזה, על מנת להגיע לאיזה פרופורציה המבטאת את הצרכים, ולא חידשתי מאומה. ואם אני אומר שצריך זרוע אווירית, אני כנראה לא מחדש שום דבר, כי הכול ידוע. ואתם יודעים מה, גם זה ששר אחד צריך להיות אחראי על כלל מערכות הפינוי וההצלה במדינת ישראל. אלא מה, השר

השר בגין, אתם מפחדים במישור אחר. קבעתם אחרי מלחמת לבנון השנייה שהגנת העורף צריכה להיות במשרד הביטחון. מה שקרה כאן, פינוי והצלה זה לא הגנת העורף, וההחלטה שנקבעה על-ידי ממשלת אולמרט היתה נכונה לזמנה, לחמש שנים, תישאר בעינה. ומד"א, וכב"א, והמערכת, והמשטרה כמובן ושירות בתי-הסוהר יהיו תחת שר ממונה, השר לביטחון פנים. ארבעה דברים פשוטים: רשות ארצית, אמצעים כולל כוח-אדם, זרוע אווירית וכפיפות אחת מיניסטריאלית. כל כך פשוט ולא צריך ועדת חקירה.

צריך להיזהר,

בלהט הרצון להגיע לפתרון ולתת מענה, יכולים לאבד את הפרופורציות גם בכך, ולבחון האם באמת וכמה צריך. כמה תוספת כוח-אדם צריך? כמה מטוסים? יום? לילה? לא לאבד את הראש. אבל לדעתי, זה מה שצריך לעשות ואין בלתו.

ועדת חקירה פירושו של דבר שיפנו את נכדי מניר-עציון. אסיים בסיפור. בסוף שנות ה-50, בהיותי ילד קטן, גרה משפחתי בניר-עציון. ביום שישי בערב פרצה דלקה, ופינו אותנו בשבת לכפר-הנוער סיטרין השוכן במורדות הכרמל על-יד כלא 6. זו היתה השבת טראומה, כי כשחזרנו ראינו שביתנו נפגע מהשרפה וחדר הילדים שלי היה צריך להיבנות מחדש. כחלוף דור, ביום חמישי בערב, מתקשר אלי בני, שגר בניר-עציון, ומודיע שהם באים אלינו כפליטים, כי דור דור ודורשיו.

בני וילדיו, נכדי, ורעייתו הגיעו אלינו כפליטים אחרי עוד דור. הם עד עכשיו לא חזרו לביתם. ברוך השם, ביתם לא נפגע. אני אומר כאן, ובזה אסיים: הקמת ועדה חקירה ממלכתית, זה אומר שלא יעשו כמעט מאומה חוץ מניירות. זה אומר שנכדי יפונו. ביצוע בתוך שלושה חודשים, קבלת החלטות ראויות מדודות, ימנעו את התקלה בדור הבא.

אני קורא לשר שמייצג את הממשלה כאן, ועסוק מאוד עכשיו עם חבר הכנסת איתן כבל: בעוד שלושה חודשים, אם הממשלה לא תשכיל לקבל החלטות ברורות באותם ארבעה תחומים, ואין לי ספק שהממשלה תעשה כך, כי זה לא נושא פוליטי וזה לא נושא שהוא במחלוקת, בצורה מדודה, אם יהיו החלטות כאלה, אין שום צורך בוועדת חקירה. ואם לא ייעשה שום דבר וייראה מחדל של ניהול, אז יכולים לחזור ולדון על צורך בוועדת חקירה. אני מודה לך, אדוני.

נחסוך בוועדת חקירה ונמנע את האסון הבא. חבר הכנסת שנלר, תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. גברתי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת מעל בימה זו, בהחלט, להביע את תנחומי למשפחות, זו טרגדיה נוראה, ואל מול זה להביע גם את התפעלותי מההתגייסות של הישראלים, של יהודים ברחבי העולם ושל אוהבי ישראל ברחבי העולם, לטובתנו. אני רוצה לנצל את הדקות הספורות כדי לעסוק באמת בתפקידה של הכנסת כגורם מבקר ומפקח. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בכנסת כגורם מחוקק. התקשורת עוסקת הרבה בכנסת כגורם מחוקק. הצעות חוק הפכו דרך נהדרת להביע עמדה ורצון לשינוי. אבל יש לנו גם המון כלים לבקר ולפקח: הצעות לסדר-היום, שאילתות. אלה כלים בעלי עוצמה. הצעה לסדר-היום היא כלי בלתי רגיל ששווה בחשיבותו, מבחינת הכנסת, להצעת חוק, ובכל זאת אין לה המעמד הדומה. אין לה המעמד הדומה מבחינת הבקרה, אבל התפקיד הזה הוא לא פחות חשוב, כי המקרה הזה הוא בדיוק מקרה שבו צריך לבוא לידי ביטוי תפקיד הכנסת כגורם שמבקר ומנדנד לממשלה ושוב שם שאילתא ושוב מעלה הצעה לסדר-היום עד שהדברים משתנים. כן ועדת חקירה או לא ועדת חקירה, יש לנו תפקיד לוודא שהממשלה מבצעת את תפקידה. ועכשיו יש הרבה חוכמה בדיעבד, ואגב בעיקר לא רק פה, בתקשורת. יש רק מתי מעט חברי כנסת שבאמת רשאים, לצורך העניין, לקחת לעצמם את הזכות הזאת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ ממפלגתי, חבר הכנסת דוד אזולאי מש"ס, חבר הכנסת יעקב אדרי מקדימה, אלה הביעו את עמדתם שוב ושוב, ואולי יש עוד אחרים, אבל אלה הובאו לידיעתי, בנושא הזה, ולכן הם באמת יכולים לבוא ולהגיד "התרעתי". לבוא עכשיו, חוכמה קטנה מאוד. אבל יש עוד הרבה נושאים אחרים. כל אחד מאתנו עוסק בנושאים, בניגוד למה שכתוב בתקשורת, שהם ארוכי טווח ותשתיתיים לעתידה של מדינת ישראל. הוא מגיש את השאילתות, את ההצעות לסדר-היום, ומבקש שהדברים יתוקנו. חשוב גם לדרוש מהתקשורת שתראה בזה כלים שווים בעוצמתם לחקיקה, כי רק ככה נעשית הביקורת על הרשות המבצעת. לכן, ועדת חקירה, טיפול נקודתי, כל אלה הם דברים יפים. אבל אם אנחנו רוצים לוודא שבאמת דברים יטופלו לאורך זמן, שנושאים מהותיים לעתידה של מדינת ישראל יזכו לתשומת הלב, חשוב שגם אנחנו, כחברי כנסת, נעשה את מלוא השימוש בכלי הפיקוח והבקרה ולא נראה בהם כלים משניים לחקיקה, וגם התקשורת לא תיקח את חלקה ותכסה גם את הדברים הפחות הירואיים של הפיקוח והבקרה על עבודת הממשלה ולא רק את החקיקה שלא תמיד יוצא ממנה הרבה. תודה רבה.

הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. השר בגין, אתה מפריע. אשמע להוראותיו של המזכיר ואקריא את שמות חברי הכנסת אשר נרשמו ואשר לא נוכחים באולם, ולו רק כדי שלא יבואו בטענה כלשהי. דילגנו על חברי הכנסת כרמל שאמה ופאינה קירשנבאום. אדוני, לרשותך שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר בגין, חברי חברי הכנסת, הבעיה המרכזית היא שבמקום שאנשים מתים זה מצב שאין לו תקנה, בעיקר כשמדובר באנשים צעירים. הלב נשבר. ולחשוב ש-42 משפחות שוב נמצאות במצב הזה שיכול היה להיות מצב נמנע.

גברתי, אני רוצה לדבר על הקונספציה, כאשר אני בעצם רואה שיש פה איזו אורגזמה של שביעות רצון שלאחר מעשה, כלומר: איך תפקדנו בתוך מצב שאפשר היה למנוע אותו מראש? אשתדל לא להיות חכם אחרי מעשה, אבל אומר משהו על סגידה של שנים של מדינה שמרכיבה את נושא הביטחון שלה רק באמצעות מטוסים שיכולים להצית אש ואין חשיבה שאולי צריך גם מטוסים שאפשר אתם לכבות אש. אני מניח שבשלב כזה או אחר כל אחד נתן את דעתו שיש עוד מרכיבים לביטחון המדינה. וכאשר אנחנו ברמה הכי מתקדמת מבחינת היכולות שלנו, לקנות "חמקן" F-35, אנחנו בדברים הפשוטים, מדינה שכל כך גאה בזה שהיא ב-OECD, שצריכה את הצלתן של קפריסין, רומניה ובולגריה. ואז אומרים לנו איך תפקדנו טוב. גברתי, אחרי מה תפקדנו טוב? הרי הכרמל נשרף. לפעמים, זה מזכיר לי כל מיני, אנשים קיפחו את חייהם. אנשים קיפחו את חייהם, הכרמל נשרף, אבל אנחנו תפקדנו מצוין.

הבעיה המרכזית היא בלקיחת האחריות, בתרבות של לקיחת אחריות. ראיתי הרבה מאוד אנשים, שהיה להם מה לעשות בשטח או לא היה להם, שמיטיבים את עניבותיהם מול הפוקוס של המצלמה ומשחקים אותה בשביעות רצון עצמית מאוד מאוד גבוהה. הנושאים האזרחיים שמקפחים חייהם של אנשים הם לא תמיד שייכים לתחום הביטחוני הצר שאנחנו מכירים אותו. מה קורה ומה יקרה ואיזו חרדה יש לציבור הישראלי,

חס וחלילה, תהיה רעידת אדמה? אם חס וחלילה היו מנצלים את המציאות הזאת,

זה גם המקום לקרוא לכל אותם מציתים מכל העדות ומכל המינים, ולא סוג אחד: חדלו מזה, האדמה הזאת היא אדמה של כולנו, ומי שעושה את ההצתות האלה כדי להמשיך את המומנטום בעצם גודע את הענף שעליו הוא יושב, גברתי. אבל בראש ובראשונה מישהו צריך ליטול אחריות, ושר הפנים בכל מדינה מתוקנת, אולי ממשלה שלמה היתה הולכת בעקבות מחדל כזה. אותה ממשלה שנמצאת בקדנציה שלה, במשמרת שלה. ושר הפנים, בלי כחל ושרק, צריך לשאת באחריות הזאת לא רק משום אי-התפקוד שלו בתחום הזה, כי היה לו מספיק זמן לרדוף 400 ילדים של מהגרים.

אני כבר מסיים. והיה לו מספיק זמן לעסוק בלהשתפן מול הליטאים של עמנואל וכו' וכו', ובדבר הזה הוא לא נתן את הדעת. הוא אמר, עוד אומר, הבחור הזה אולי כנראה הוא קומדיאנט. חברי, לא, לא, הוא מסיים, כבוד השר. כבוד השר, הוא מסיים. משפט לסיכום, בבקשה. אתה יכול להתייחס אחר כך, מתי שאתה רוצה. משפט אחרון לסיכום בבקשה. בהגינות. בהגינות רבה. כאשר קופץ שר הפנים, זה שר הפנים, משמרתו.

משפט לסיום, חבר הכנסת גילאון. בבקשה. אני אוהב את התחום הקומדי הזה, של קומדיאנטים, שממליצים על ועדת חקירה. זה מזכיר לי תמיד את ההוא שאומר לאמו, בלי להזכיר. משפט סיום. אתה כבר שתי דקות מעבר לזמן, ויש לי פה רשימת דוברים שכולם רוצים לדבר.

אני יודעת שיש לך דברים חשובים מאוד לומר, אבל אתה צריך לומר אותם בפרק הזמן שנקבע ואנחנו כבר הרבה מעבר,

יש לי עוד שמונה מלים, גברתי, זה משפט מורכב.

מזכיר לי את אותו איש, כבוד השר, שאמו אומרת לו: קום ולך לבית-הספר.

אני שונא ללכת לבית-הספר, אני לא רוצה ללכת לבית-הספר כי אני שונא את התלמידים ואני שונא את המורים. ואז האמא אומרת לו: מותק, אתה חייב ללכת לבית-הספר כי אתה מנהל בית-הספר. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה,

חברת הכנסת פניה קירשנבאום שהגיעה מייד בתחילת דבריו של חבר הכנסת גילאון. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושבת-ראש

הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 5), התשע"א 2010, שהחזירה ועדת הכלכלה.

אני מודה לך, כבוד המזכיר. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת,

כמו חברי שקדמו לי, אני משתתף בצערן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן ומאחל החלמה לפצועים. אני במשך שלושה-ארבעה ימים מביט בפסטיבל הצביעות, כאילו נחת עלינו מצב בלתי ידוע, נעלם לנו, מצב הכבאות בישראל. אז אני אומר לך, גברתי היושבת-ראש, כראש ועדת הפנים והגנת הסביבה,

בזמנו איכות הסביבה, סיירתי בתשעה איגודי ערים לכבאות, מהם שלושה עם המפקד של הכבאות, רומח. בתוכם היו לא מעט רכבים ישנים מאוד, ותסתכלו במחשב של הכנסת, בסיורים של ועדות הפנים. מ-2000 אתם תמצאו את כל הדברים האלה חוזרים על עצמם. זה באמת הפריע לי. אני לא נוהג להגן על שר הפנים, אבל באמת הפריע לי שמצאו להם שעיר לעזאזל. קצת כבוד עצמי. הפריע לי עוד יותר שאתמול עיתונאים שואלים אותי בתור חבר ועדת ביקורת המדינה אם אני בעד ועדת חקירה או נגד. אמרתי להם: תגידו לי, אני עובד אצלכם? אני עוד לא ראיתי את הדוח, עוד לא קראנו אותו, עוד לא יודעים מה תוכנו, עוד לא קיימנו דיון. מישהו אמר לכם שנבחרי הציבור עובדים אצלכם? אני יודע שזאת תשובה שלא נותנים לעיתונאים, אני יודע את זה, מודע לזה. אבל מה זה? אם צריך לחקור, ייחקרו הדברים.

צריך לחקור את מה שקרה בחמשת הימים האחרונים. ואני, בהזדמנות זו, רוצה לומר, גברתי היושבת-ראש, לתושבים בסביבה, ליישובים שנפגעו, יישר כוח, כל הכבוד. זו דוגמה לאנשים שיודעים לעמוד בשעות קשות. אין יותר יקר מהבית אחרי הנפש. צפינו בטלוויזיה והיינו גם שם. ראינו גם יישובים ערביים, גם יישובים יהודיים, גם קיבוצים, גם מושבים, גם עיירה גדולה, אפילו עיר בישראל כמו טירת-כרמל. לאנשים האלה אני מצדיע והם זכאים ורשאים למנהיגות ראויה. תודה רבה. אני מודה לך, כבוד סגן היושב-ראש, עמדת בדברים. כל הכבוד. הדוברת הבאה היא חברת הכנסת פניה קירשנבאום, ואחריה, חברת הכנסת אורית זוארץ. אחריה, חבר הכנסת דני דנון, חבר הכנסת מולה, חברת הכנסת יחימוביץ וחבר הכנסת עפו אגבאריה. בבקשה, גברתי. שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, תודה לך על האפשרות שנתת לי לחזור ולהגיד את דברי. כבוד השר, חברי חברי הכנסת,

כמו כל שאר חברי הכנסת שדיברו ברצוני להשתתף בצער המשפחות של הרוגי אסון האוטובוס, שוטרים וכבאים. מדובר בטובי בנינו ובנותינו, קציני שירות בתי-הסוהר שנספו בדרכם להצלת החיים ומצילי חיים שלקחו חלק במאמצי הכיבוי ושילמו על כך בחייהם. יהי זכרם ברוך. אבל לעצם העניין, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות בכל הפרשייה הזאת של השרפה. קודם כול, אני רוצה לדבר על מוכנות,

על ההתמודדות. קל מאוד לדבר היום ולהעביר ביקורת על כך שחסר לנו כבאיות וחומר כיבוי והכול, אבל אני רוצה להזכיר, ואני לא פעם אחת אמרתי פה,

שיש לנו תקלה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. כל עוד כל המערכת של הכבאות נמצאת תחת השלטון המקומי, אין לנו לצפות שהם יוכלו לחדש את הציוד ולקדם את השירות הזה לרמה גבוהה יותר מתוך התקציבים של השלטון המקומי. זה לא יכול להיות. הדבר הזה, אנחנו חייבים להחזיר אותו לשלטון המרכזי, דהיינו לממשלה, לכנסת. אנחנו חייבים לטפל בזה פה. אי-אפשר להגיד רק שאנחנו רוצים להטיל אחריות על השלטון המקומי כשכולנו בבית הזה יודעים שאין באפשרותם לקדם את הנושא הזה. מה שהפתיע אותי, אני יכולה להגיד הפתיע, אבל זה לא כל כך מפתיע, אין שום תיאום בין כוחות ההצלה.

בוועדת המשנה שלי לנושא ביטוח, כשעלה נושא של רעידות אדמה, הדבר הראשון ששאלתי: האם יש במדינת ישראל איזשהו תיאום בין כל הגורמים שמטפלים בהצלת חיי אדם? האם יש איזו רשות או מישהו שמתאם בין כבאות, משטרה, מד"א וכל זה? מתברר שלא. כל אחד פועל בטריטוריה שלו, כל אחד עושה מה שהוא חושב. מה אתה שואל אותי? למה דובר של הכבאים היה צריך לצאת לטלוויזיה ולהודיע: חבר'ה, אנחנו מתקשים בכיבוי, כל היחידות של כיבוי אש, תגיעו לכרמל? למה לא היה מישהו שמבפנים ניהל את הדבר הזה? למה לא היה מישהו שמנהל את זה? ברוב המדינות יש איזו רשות שמאגדת, שמנהלת את הדבר הזה. לצערי הרב, אני לא רואה שיש רשות שמתאמת את הפעולות האלה, שמתקדמת. לנושא: מה אנחנו עושים הלאה? זה קל מאוד שכולם קמים ואומרים: אנחנו באמת רוצים לעזור לכל מי שנפגע. רוצים לעזור מבחינת ביטוח, מבחינת סיוע. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני מאוד חוששת שבין ההכרזות האלה למציאות יש לנו עוד פער גדול. והדבר הכי גדול, מה שמצאתי, שיש גם איזו לקונה בחקיקה, שבעצם השרפה לא נחשבת לאסון טבע וזה לא מכוסה בביטוחים. ואני חוששת שאם לא נטפל בזה, אני הכנתי את החוק, אני מתכוונת להגיש אותו מחר כדי לפתור את הלקונה הזאת. החשש הגדול בלבי, שכשנגיע ונצטרך לפתור את הבעיות ונתחיל לקבל פניות של הציבור, ניתקל בבעיה של חוסר תקציבים, של חוסר סעיפים, של חוסר דרך לקבל החלטות ולטפל באנשים. הדוגמה לכך כבר מצערת אותי, שלמשל בנושא פתרון בעיות מיידי, החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית היתה יכולה כבר לפתור, להביא קרוונים, כי יש להם במלאי, לטפל במשפחות נפגעות ולתת להן פרק זמן להתארגן. לצערי הרב, בממשלה התקבלה החלטה להעביר את זה למשרד השיכון, ועכשיו אנחנו נחכה לקול קורא, למכרזים, מי יטפל במשפחות האלה. ובינתיים אנחנו רואים את החזרה של התהליך שכבר ראינו אותו בפעמים הקודמות.

אני מודה לך, גברתי. הדוברת הבאה, חברת הכנסת זוארץ, בבקשה. נא לעמוד בלוחות הזמנים. בבקשה. לרשותך, גברתי, שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני רוצה להשתתף בצער המשפחות שיקיריהן קיפחו את חייהם באסון הנורא, לאחל איחולי החלמה לפצועים, לחזק את כוחות ההצלה שפעלו ללא לאות ולמתנדבים הרבים, נציגי הרשויות המקומיות שהתגייסו. אמר השר לביטחון פנים לפני שעה קלה: הגורם לשרפה עדיין בחקירה. כולנו שרויים באבל, באבל על האסון הלאומי שפגע בנו. עיני אזרחי מדינת ישראל נשואות לבית הזה ולדברים שנאמרים בבית הזה. הדברים שנאמרים בבית הזה מהדהדים למרחוק. כפי שנאמר כבר לא אחת, שפה מבנה מציאות, ולכן, בעת הזו חובה עלינו לנהוג במשנה זהירות. התבטאויות והפניית אצבע מאשימה כלפי עדה מכובדת, שמעתי בימים האחרונים, עדה שתורמת תרומה שלא תסולא בפז למדינת ישראל, אמירות קשות כנגד העדה הדרוזית שלא יכולתי לשאת, האמירות האלה מהוות פגיעה בוטה בשותפי גורל אמיתיים שקופחו לאורך שנים וגם קיפחו את חייהם באירוע הקשה הזה. העובדה שבעיר הכרמל, דאליה ועוספיא, אין תחנת כיבוי ואין תחנת הצלה, מהווה כשל.

את האחריות אנחנו צריכים לקחת ולא לנסות לגלגל אותה על אחרים. כשצריך לקחת אחריות, האחריות צריכה להילקח סביב השולחן הזה, בתוך הבית הזה. אני ממליצה להמתין לתוצאות החקירה והבדיקה, לעצור את ההתלהמות. אין לה מקום בשלב הזה, שבו אנחנו נמצאים.

כל אמירה על הוצאה להורג של מציתים או שלילה של אזרחות, שהושמעה על-ידי אנשים בבית הזה,

לא בשלב הזה, ולדעתי גם לא בשלב אחר. צריך למצות את החקירה ואת הבדיקה, וכמובן להסיק מסקנות ולהפיק לקחים, ובאמת לעצור את ההסתה ואת ההתלהמות הזאת, כי זה לא המקום. תודה. אני מודה לך, חברת הכנסת זוארץ. הדובר הבא, חבר הכנסת מולה, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

חבר הכנסת אגבאריה, ואחריו, סגן השר ליצמן, חבר הכנסת אורלב וחבר הכנסת שי נחמן.

לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, ראשית כול, בהחלט כמו כל חברי הכנסת והממשלה אני מצטרף לצערן של המשפחות, וגם רציתי דווקא להגיד תודה רבה לשר אהרונוביץ. אני חושב שכל מי שהסתכל, עשה עבודה טובה, עבודה מתבקשת, במחדל שהתגלה. אדוני השר, אני פונה אליך. אתה יודע, גם למחדל יש אבא, גם למחדל יש אמא, ושיטת ה"סמוך" שלנו והביורוקרטיה, הפוליטיקה, דוחות שנכתבו בנושא הכבאות מעלים אבק. אדוני השר, אף אחד לא שאל שאלות נוקבות, אני חושב, וחבל מאוד. אנשים היו צריכים לשלם בחייהם כדי שאנחנו נתעורר או הפוליטיקאים יקבלו את ההחלטות הנחוצות, אדוני השר. ואי-אפשר לבוא ולהגיד, השרים שאמונים מזכירים את השרים שהיו, השרים שיבואו. אף אחד לא לוקח אחריות. אני זוכר את הדיון שהתקיים לפני כשנה וחצי בוועדה לביקורת המדינה בנושא מוכנות העורף. אני זוכר את הדיון שהיה בנוכחותו של סגן שר הביטחון, שהביא לנו טבלאות, הראה לנו כמה שהעורף מוכן לכל צרה שתבוא. נתנו לנו משבצות, הראו לנו. באותו דיון, אדוני השר, באו ואמרו אנשי הכבאות: אנחנו לא מוכנים, אתם לא אומרים אמת, המדינה לא מוכנה. ומה לך נציג משרד הפנים היושב לידו ונוזף בו: איך אתה מדבר? הרי הגשנו תוכניות. אנחנו שואלים שאלה: איך יכול להיות שלמחדל אין אבא ואמא? אדוני השר, שאני אשבח את הממשלה על טיפולה הממוקד באותם ימים, שהיה דבר מתבקש? אבל אזרחי ישראל שואלים היום שאלה פשוטה: איך הגענו למצב שבו העורף מופקר, אדוני השר? זאת השאלה שכל אזרח שואל. יושב בבית, חס וחלילה אם יהיה עלינו עוד אסון, שלא יבוא עלינו, האם כוחות הביטחון מוכנים? זה כל מה שהבן-אדם שואל.

אדוני השר, מוטב שהממשלה תקים ועדת חקירה ממלכתית עם סמכויות מאוד ברורות, והיא גם תיתן תשובות ברורות. אני יודע שתהיה עוד ועדה, ישאלו עוד שאלות, זה יעבור. אני חושב, אדוני השר, בעניין הזה אי-אפשר,

בשכונה שבה אנחנו מצויים, העורף חייב להיות מוכן. האמת, במדינה נורמלית, שר הפנים באותה שעה היה הולך הביתה. היה הולך הביתה.

איך השר לא? הוא, במקום להיות בחיפה הוא בא להתפלל בירושלים. חברי חבר הכנסת מולה, אמרת שהכול ידוע, אז מה תוסיף ועדת חקירה? תודה

חבר הכנסת עפו אגבאריה אחריה, ואחריו, סגן השר יעקב ליצמן. בבקשה, גברתי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת להשתתף בצער משפחותיהם של 42 הרוגי האסון, שאליהם הצטרפה היום, למרבה הצער, אהובה תומר. אחרוג ממנהגי ואקרא מן הכתב קטע שכתבתי בבלוג באתר שלי באינטרנט אתמול: לפני שנה יצאו שלושה כבאים מתחנת הכיבוי בנהרייה לכבות שרפה במעלות. הם היו מנוסים ומיומנים ודרוכים לקריאה, אבל לא כך רכב הכיבוי, ענתיקה בת 30, שדורשת מילוי אוויר רגע לפני הקפצתה. בדרך קרטעה הגרוטאה ושבקה. הם תיקנו את התקלה במו-ידיהם, אף שאינם מכונאים, המשיכו, איחרו, וחטפו מכות וקללות מהתושבים.

מצדם, הפגינו תושייה ואומץ לב והצילו במו-ידיהם את הילדים שנכלאו בדירה אפופת הלהבות. באותו שבוע דווח גם על כבאי, שבגבורתו הציל משפחה במודיעין מתוך בניין בוער. באין מנוף הוא יצר סנפלינג מאולתר, והשתחל אל הקומה שבה נותרה המשפחה. למרבה המזל, אחד הילדים נותר בהכרה ופתח את הדלת. וכך נס ועוד נס, גבורתו של כבאי יחיד מול ממשלות אשר בזו אחר זו מייבשות ומצמצמות את השירות הציבורי ובתוכו את מערך הכיבוי עד להתמוטטותו. ב-42 תחנות בארץ יש שני כבאים במשמרת. בשבע תחנות רק כבאי אחד. המינימום בעולם הוא שישה כבאים בכוננות. כבאי חייב להאמין באלוהים. התפילה היא חלק בלתי נפרד מהפעילות המבצעית. הוא מתפלל שבבלוני החמצן יש חמצן, הוא מתפלל שהרכב לא ייתקע, שהשרפה לא תהיה בקומה השביעית, כי הסולמות מגיעים רק עד הקומה השישית, ושאחד הנפגעים יהיה בהכרה, כדי שהוא יוכל לעזור לו. ושחס וחלילה גם לא תפרוץ שרפה במקום אחר, כי אז לא יהיה מי שילך לשרפה הזאת. תפילה ועוד תפילה, ונס ועוד נס, עד שדווקא בחנוכה נגמרו הנסים ודווקא היוונים באו להצילנו. אלה שאנחנו בזים למגזר הציבורי המנופח שלהם, לחוסר היעילות שלהם, כי רק אצלנו יודעים להתייעל, לקצץ בהוצאות, להרזות את האיש השמן המפורסם של בנימין נתניהו.

האיש הזה הוא כבר לא שמן, הוא מאוד מאוד רזה. כל כך רזה, עד שהוא לא מסוגל לכבות דלקה. ריקונו של מערך הכיבוי מיכולת לא התרחש סתם כך. אי-שם, מתישהו, עלתה על דעתו של מאן דהוא המלה האופנתית "רפורמה". לא שמישהו כתב רפורמה יסודית, לא שהיה מישהו שישב לדבר עם הכבאים, לא שמישהו בדק איזה ציוד יש ואיזה ציוד חסר. המומחים היחידים בתחום, הכבאים, איש לא דיבר אתם על אותה רפורמה, על איך היא צריכה להיראות. רק דבר אחד ידעו, שצריך לחסל את מערך הכיבוי הקיים ולהיפטר מ-1,500 הכבאים המיומנים והמצוינים שלו לטובת עובדים זולים יותר. זאת היתה הידיעה הברורה היחידה כשאמרו רפורמה.

בכל העולם הכבאים מאוגדים, גם בארצות-הברית, יש להם איגודים חזקים, הם לא שייכים לא לצבא, לא למשטרה, ובטח שלא מפריטים אותם. שם יש גם כבאי אחד לכל 1,000 איש. אצלנו יש כבאי אחד לכל 7,000 איש. זה כתוב במדריך הבלתי כתוב לרפורמטור הגדול ולמפריט. יש כלל ברזל: קודם כול יבש, הלום, קצץ, הקפא תקנים, תן לגוף לגסוס, הוצא דיבתו רע. כשיבואו אנשיו טרוטי עיניים, נואשים, משום שייבשת אותם עד מוות, אינם יודעים את נפשם משום שאילצת אותם להפקיר את מי שהם אחראים לשלומם, אל תתרגש, תגיד להם, כמו שאמר שר האוצר במסמך שחשף אמנון אברמוביץ ב"אולפן שישי" אל תתרגש, תגיד להם: אתם תקבלו כסף, אבל קודם תסכימו לרפורמה. עוד משפט אחד, רק משפט אחד, כי אנחנו כבר חורגים. היתה לכבאים הזדמנות אחת לשבות בלי לסכן חיי אדם. הרי הם לא מסוגלים, כבאים לא מסוגלים לשבות. גם העובדה שהם מאוגדים לא מאפשרת להם לשבות. אין כבאי בעולם שיראה שרפה ולא ירוץ לכבות אותה. פעם אחת היתה להם הזדמנות: גמר "כוכב נולד" באילת. הם לא נתנו אישור של מערך הכיבוי לאירוע. הם ייחלו באמת שמישהו ישמע את שוועתם, כי הם היו היחידים שזעקו "הצילו", הצילו לא לעצמם, לא למשכורות נוספות, אלא לציוד, לתקני כוח-אדם. אבל ההזדמנות הזאת נגוזה כי המשטרה, למרבה הצער, אישרה את האירוע בלי שירותי כיבוי. גם את האפשרות הזאת שברו להם. ולסיום, גברתי היושבת-ראש, קודם כול אני מבקשת להצדיע לכבאים, אותם אנשים מסורים ואמיצים שעושים עבודה קשה וחשובה. אני רוצה גם לשבח את השר לביטחון הפנים אהרונוביץ על תפקוד מרשים. אני מוחה על הלינץ' שנעשה בשר הפנים אלי ישי,

שהיה שר הפנים היחיד שדאג לשירותי הכבאות.

אני לא יכולה, יש לי פה עוד 20 דוברים וכולם רוצים,

לראש הממשלה,

תני לה מהזמן שלי, מכיוון שכולם במתח, משפט לסיכום, קצר, בבקשה. משפט אחרון לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיש לי הרבה מה לומר לו, אבל זה יהיה משפט אחד, לבקשתך, היושבת-ראש: אולי-אולי יילמד לקח הייבוש וההרעבה של שירותי הכיבוי, ואולי-אולי תלמד, אדוני ראש הממשלה, שאסון בסדר גודל כזה הוא לא פוטו-אופ שמצטלמים בו על רקע להבות עם אווירון גדול-גדול-גדול, אלא מחדל שבהתנהלות נכונה ואחראית של ממשלה היה אפשר, למרבה הכאב, פשוט למנוע אותו. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. הדובר הבא הוא חבר הכנסת עפו אגבאריה. אחריו, סגן השר ליצמן, אחריו חבר הכנסת אורלב, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי, סגן השר איוב קרא וחבר הכנסת חרמש. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. נא לעמוד בלוחות הזמנים. אני מצטערת שאני מאוד נוקשה אבל המליאה אמורה להסתיים ב-15:00. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לשלוח את תנחומי ולהשתתף בצערן של משפחות הנספים ולאחל לפצועים רפואה שלמה. לרופאים שמטפלים בהם, יישר כוח. אני רוצה לאחל גם לכבאים שעשו עבודה נהדרת, שבניסיונם להציל את הפנינה הזאת שנקראת הכרמל, בעצם החורש הטבעי היחיד שנשאר במדינת ישראל, ואין אזרח ישראל שלא אוהב את המקום הזה. גברתי היושבת-ראש, מכל העניין שהיה והשרפה המצערת הזאת שחווינו והיו הרבה אנשים שחוו, החוויה שהכי ניתנת לציון היא שהיתה סולידריות מהרבה עמים, מהרבה מדינות שבאו לעזור. זה רק מראה שהעולם יכול להתגייס, גם ישראל מתגייסת כשיש אסונות אחרים בעולם, במקומות אחרים, וזה מפריך את הטענה שכל העולם נגדנו והעולם אנטישמי ברגע שמבקרים את מדינת ישראל. אני מקווה שאחרי הלקח הזה כבר יוציאו את הססמה הזאת מהנאומים המתלהמים של שרי הממשלה הנוכחית, שהעולם נגדנו והעולם אנטישמי. אני לא חושב שהעולם נגדנו ולא חושב שהעולם אנטישמי, כי ברגע שיש אסון באמת התגייסו ונתנו את העזרה. הם ביקרו את המדיניות של הממשלה ולא את העם, והם לא אנטישמים. ראינו שאפילו מדינות שהן בקונפליקט עם מדינת ישראל, כמו טורקיה, שלא הוזכרה פה, שבשעה שיש באמת דבר הומניטרי, אז הם היו בין הראשונים שגם הגיעו לכאן. הדבר האחר, למרות חילוקי הדעות עם הרשות הפלסטינית, אז יש להם את שלוש הכבאיות האלה, עם הצוות שלהם, כמו הפתגם שאומר שגם הצרפתייה הכי יפה לא יכולה לתת יותר ממה שיש לה, גם הם נתנו את מה שיש להם. זה קצת שוביניסטי. לא, זה מה שאומרים, אני לא שוביניסט, ואת יודעת, זה על חשבון הזמן שלו, שאין לו. עכשיו יש לו משפט לסיכום. אני מציע להחליף את הדוגמה והכול יהיה בסדר. מה אני אעשה? יש לי פה עוד לפחות 20 דוברים. אבל עוד לא עברו שלוש דקות. עברו מזמן. לסיום, אני מוכרח לומר שתי הערות. ההערה הראשונה, ביקרתי במקום, ויש כפר שנקרא עין-חוד. אנשי הכפר הזה הם האנשים שהוגלו מעין-הוד. האנשים האלה גרים במקום שהמדינה לא הכירה בו עד לפני עשר שנים. לפני עשר שנים היא הכירה בהם, אבל עד היום אין להם אפילו דרך גישה לכפר שלהם. זה מאוד מצער, כי אם היה צורך לפנות את האנשים האלה, אי-אפשר היה לפנות אותם. מזל שהאש היתה ממש על הדלתות שלהם, אבל לא נכנסה לבתים. ההערה השנייה, לפני שכבוד סגן השר ליצמן יעלה, אני רוצה לומר משהו רפואי, כי אני רופא. אני חושב שזו היתה דוגמה לשיתוף פעולה באזור. זה שהיו צוותי כבאות גם ממצרים, גם מירדן וגם מהרשות הפלסטינית, מבחינתי אני מסתכל על העניין במבט רפואי, מבט בריאותי, שאם היתה באמת איזושהי הסכמה ושלום אמת באזור, תארו לעצמכם כמה דברים משותפים אפשר היה לעשות עם המדינות שסובבות אותנו, בעיקר בעניין של השתלת איברים והחלפת מידע רפואי.

אני מודה לך, חבר הכנסת אגבאריה.

כבוד סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אורלב. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בראשית דברי אביע תנחומי למשפחות החללים וארצה לאחל החלמה מהירה לפצועים. במהלך ימי הלחימה באש באזור הכרמל ראינו את הפעילות המדהימה של כל הגורמים שחברו יחד להצלת חיים ולעצירת האש. אני כמובן אציין את הנושא של מערכת הבריאות,

לשכות הבריאות האזוריות, העברה של בית-החולים טירת-כרמל, שיש שם מחלקות סגורות, 170 200 חולים, ולהעביר אותן לא היה פשוט ולא קל, וזה עבר בשלום. זה דבר גדול וצריך לציין את זה. אני חושב שכולם עבדו, "הצלה",

"איחוד הצלה", כולם תרמו את חלקם. אבל אני רוצה להתייחס לנושא שעלה בימים האחרונים בנוגע לשר אלי ישי. אני חייב להגיד את זה. יש כאלה שרוצים להקים ועדת חקירה כדי לחקור מה היתה האמת, ויש כאלה שסימנו את המטרה, וכדי להגיע למטרה הם רוצים להקים ועדת חקירה. הם בטוחים שוועדת החקירה בוודאי תגיד, הרי מה יכול להיות אחרת, על אלי ישי. רבותי, זה פסול, לא יכול להיות דבר כזה. אי-אפשר,

הרי השר אלי ישי בעצמו אמר, אז מה זה האיום הזה, מה זה הג'יהאד הזה? רוצים להשפיע, כדי שמי שהולך להיות בוועדת החקירה, אם תקום ועדת חקירה,

שהוא ידע מייד בהתחלה מי אשם. וזה, אגב, אני חושב, גם בנושא של משפט, אותו דבר. תשימו לב שבאותו יום שמתחיל משפט של מישהו, מייד כל העיתונים כותבים כבר, מייד: אשם,

אשם, מרמזים שחלילה וחס לא יצא זכאי. אני חושב שהדבר פסול ביותר, צריך להפסיק עם זה. השר אלי ישי בא והציע ועדת חקירה מיוזמתו,

לא יודע מה ועדת חקירה תגיד, אבל לבוא אחר כך, כשכולם, לא רק שמסכימים להקים ועדת חקירה, להגיד הוא אשם והוא לא בסדר, כן חלה בשבת, לא היה שם בשבת,

מה זה שייך? הוא היה מכבה אש בשבת? הוא היה ניגש לאש? הרי לקראת שבת ידענו פחות או יותר שזה לקראת רגיעה, תחילת הרגיעה. אני אומר, זה חלק משטיפת המוח שעושים כאן כדי להרגיע. מחפשים את אלי ישי, מחפשים אותו, לדעתי בכלל לא על העניין הזה, בכלל על דברים אחרים שאני לא יודע. אני לא אומר מה הנושאים, אני לא יודע בדיוק לאיזה נושאים מכוונים, אבל זה ברור שמכוונים לדברים אחרים, ולכן אני מוחה על זה בתוקף רב. תודה רבה. אני מודה לך, אדוני. אני מודה לך על העמידה בלוחות הזמנים. חבר הכנסת שי נחמן יעלה ויבוא. סליחה,

חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה.

טעיתי. זבולון, אחריך. תמיד אחריך. לא תמיד. חבר הכנסת נחמן שי יהיה אחריך.

לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, ראשית כול צריך למלא את החובה המוסרית להשתתף באבל המשפחות האבלות ולאחל החלמה לפצועים. תפקידה של הכנסת הוא בשני מובנים. דבר ראשון זה לקבוע את הנורמה המחייבת את מדינת ישראל, שצריכה לבוא לידי ביטוי באמצעות חקיקה, והדבר השני כמובן זה לפקח שהרשות המבצעת עושה את תפקידה נאמנה. בשני הדברים האלה הכנסת לא מילאה את תפקידה. היא לא חוקקה חוק שמסדיר את מה שאמרו עשרות ועדות ועשרות מומחים, להקים רשות לאומית עצמאית לכבאות, והדבר השני, הפיקוח שלה על הרשות המבצעת גם הוא לא היה אפקטיבי, עובדה, הגענו לאן שהגענו, וגם עכשיו, כשיש הצעת חוק שתבוא ביום רביעי, היא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, ולא הצעת חוק ממשלתית. זה לא תעודת כבוד לממשלה, ולכן אני אגב חושב שאין מניעה מלהקים ועדת חקירה ממלכתית, לא כדי לערוף ראשים אלא בעיקר כדי להשיב את אמון האזרחים, לתת תחושה אמיתית שהדברים נבדקים, נחקרים. וכמי שיזם בכנסת הקודמת שלוש ועדות חקירה ממלכתיות, גם לעניין גוש-קטיף, גם לעניין ניצולי השואה וגם לעניין המים, אני מודיע לכנסת שאני רואה במכשיר זה דבר אפקטיבי מאוד. במעט הזמן שנשאר לי אני רוצה להציע לממשלה לא רק לדבר גבוהה ולהפגין כוונות טובות, ואני מאמין שיש כוונות טובות ורצון טוב לסייע לאזרחים. אם יתחילו עכשיו לשלוח כל אזרח לחברת הביטוח שלו, אני בטוח שהרבה מאוד אזרחים ייתקלו בהרבה מאוד בעיות. אני חושב שנוכח האסון הלאומי, וכך הוא מוגדר, נוכח האסון הלאומי, ראוי שהממשלה היא שתיקח אחריות כלפי האזרחים ותקבל ייפוי כוח מהאזרחים למצות את זכויותיהם מול חברות הביטוח. אל תיתנו לאזרחים להתמודד מול חברות הביטוח. חברות הביטוח, יש להן הרבה כוח, הרבה יכולת, הרבה אמצעים, הרבה ידע מול האזרח הקטן. לממשלה יש גם יכולות. שהממשלה תתמודד עם חברות הביטוח בייפוי כוח של כל אזרח, והיא זו שתעמוד מול האזרח, היא זו שתיתן את המטרייה, היא זו שתיתן את הפתרונות. והדבר האחרון, ב-15 שניות שנותרו לי, זה להודיע מראש, אדוני השר, שהממשלה מוותרת מראש על כל האגרות ועל כל ההיטלים שיצטרכו לשלם אזרחים לצורך שיקום בתיהם, לצורך הרכישות שלהם ולצורך החזרת החיים לקדמותם.

כל דבר שבמדינה הזאת זז, צריך לשלם עליו מס, אגרה, היטל, כל שם שהוא. צריך לקבל את שתי ההחלטות האלה: לוותר על כל האגרות ועל כל המסים, ולקחת אחריות ממלכתית, ממשלתית, ולא להפנות את האזרחים לחברות הביטוח. שהממשלה, היא שתתמודד עם חברות הביטוח. זאת עצה טובה שקיבלתי מידיד קרוב שהוא נציג מוניציפלי שלנו בהרצלייה, שמו צבי וייס,

אני אומר לך מניסיון מוניציפלי, אין ספק. כל אזרח יצטרך להתמודד מול חברת ביטוח, אז אני מציע לשמוע בעצתו של צבי וייס.

אני גם מצטרפת לעצה החשובה הזו. אני חושבת שזה חשוב מאוד, גורם שיקצר מאוד את הביורוקרטיה ויקל על אותם אנשים שנשארו בלי כלום.

חבר הכנסת שי חרמש, בבקשה. מה קרה לי אתך היום? מה קרה לי אתך היום, שי? משי לשי. שי נחמן עכשיו. יש לך הזכות להחליט איזה שי את בוחרת. יש דמיון מסוים.

משי אל שי, נחמן בסופו של דבר. הוא דוקטור, ואני עוד לא.

ד"ר נחמן שי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אבל אתה יושב-ראש ועד מנהל של אוניברסיטה. חברים, סליחה,

שמעת, רוחמה?

מחמאות? גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית אני אצטרף לכל הדברים שנאמרו לפני ואשלח תנחומים למשפחות האבלות ואיחולי החלמה לפצועים.

אני גם רוצה לשלוח דברי עידוד ותודה לכל גורמי הביטחון האזרחיים והצבאיים, במדים ושלא במדים, שהתגייסו כדי להילחם באש. רבותי, כל מי שחי בארץ הזאת ידע שהאסון הזה יגיע. זו חוכמה קטנה מאוד לומר את זה עכשיו, אבל היו מי שאמרו את זה לפני כן, ידעו על כך,

ובסופו של דבר, זה באמת התרחש. אנחנו בצדק עוסקים במה שהיה ומבקשים להבין, אבל עם זאת אנחנו שוכחים ומתעלמים מכך שעל אותו קיר שהיתה עליו כתובת האש הזאת יש כתובות אחרות, לא פחות חשובות, לא פחות קריטיות, ואנחנו מתעלמים מהן ומחכים במשהו שהוא "תרבות ישראלית" כדי לדעת שזה בסוף יתרחש. אני אתן לכם שתי דוגמאות, כי זמני קצר. אחת מהן היא שדה התעופה לוד. כל הזמן מגיעות ידיעות על כמעט תאונה. הארגונים הבין-לאומיים כבר דירגו את שדה התעופה הזה במקום נמוך, נשיא הארגון שלהם היה בארץ ואמר: אני מתבייש במה שאני רואה, אבל זה לא משנה דבר, אנחנו ממשיכים בדרכנו, מתקדמים לאט, בסבלנות, עד שחס וחלילה עלול להתרחש דבר-מה. כשהוא יתרחש אני מבטיח לכם שמייד יבואו הנה כל מי שצריך ויהיו פה כל המכונות וכל המכשירים, והדבר הזה ישתנה. עד שיש אסון אנחנו לא יודעים לפעול במדינת ישראל. דבר שני הוא העורף, אני חוזר וסוגר את המעגל. העורף הוא חוליה חיונית בהגנה על מדינת ישראל. בעבר זלזלו בעורף, אבל אני חושב שלפני 20 שנה למדו שהעורף הוא חלק בלתי נפרד מביטחון המדינה, ובתוך העורף הזה גם נמצא כמובן מערך הכיבוי. אז הנה לכם דוגמה אחת שאופיינית לעורף. במדינת ישראל יהיו, לכשיהיו, מסכות או ערכות מגן רק ל-60% מהאוכלוסייה, רק ל-60%. 40% לא יהיה להם. לא יהיה להם, זה הוחלט בממשלה, במשרד האוצר,

ארבעה מתוך עשרה אנשים אין להם ערכות מגן. עכשיו אני אומר את זה פה מעל הדוכן, אני אומר את זה בכל מקום שאני יכול: הלוא ברור שזה לא יהיה וברור שברגע האחרון יחפשו, וברור שברגע האחרון או שימצאו או שלא ימצאו. אז הנה לכם המחדל שכתוב על הקיר, שכל אחד יכול לקרוא אותו, כל אחד יכול לדעת: העורף של מדינת ישראל אינו מוגן בפני חומרים ביולוגיים או כימיים. לא מוגן. ואנחנו לוקחים את זה, יודעים את זה, אומרים את זה, חיים עם זה, עד הרגע שזה יתפוצץ לנו בפנים. אז אם יש משהו שצריך ללמוד, זה לטפל בבעיות האלה כשיודעים עליהן, כשאפשר לטפל בהן, לפני שהן מתפוצצות ולפני שהן גורמות לאסון כל כך כבד. אני מודה לך, חבר הכנסת נחמן שי. חברי חברי הכנסת, מכיוון שוועדת הכנסת החליטה שבימי החנוכה מליאת הכנסת תעבוד עד השעה 15:00, ולנו אין את הסמכות להאריך, אנחנו נאלצים לסיים את הדיון ברגע זה. שנייה. סיכום הדיון ותשובת הממשלה יהיו במועד אחר. ידוע שישנם עוד הרבה מאוד חברי כנסת שנרשמו לדבר, ויש סיכום עם היושב-ראש לגבי הסוגיה הזאת. אנחנו נעצרנו כרגע בחבר הכנסת שי חרמש. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק בתי-דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"א 2010. תודה. אני מודה לך, סגן המזכיר. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי,